נכבדי יושב-ראש הכנסת, נכבדי שר הבינוי והשיכון, בהמשך לשאילתה שנשלחה לך ב-11 במרס בנושא המשפחה שקיבלה צו פינוי מדירתה בשיכון הציבורי "עמידר", ברצוני לשאול: מדוע מפונה המשפחה ביום חמישי הקרוב, מחר, שבידיה ראיות תומכות והמלצות רופא שטרם הוצגו בפני המשרד ובית-המשפט, ואשר בגינן הם עברו לכמה חודשים לדירה מושכרת, ואף שפסק-הדין אינו מחייב את פינוי המשפחה? מדובר במשפחה בת שלוש נפשות, אם המשפחה הלכה לעולמה. היא הייתה דיירת חוזית של "עמידר". הדיירים ביקשו להכיר בהם כממשיכים. הכללים שקבועים בנושא הזה של מי נקרא ממשיך, זה מישהו שגר עם הדייר, והוא רוצה להמשיך שלוש שנים, ולא מישהו שגר במקום אחר, ועכשיו בגלל שיש מישהו שלא מגיעה לו יותר הדירה אז רוצים לפנות אותו. במאמר מוסגר אני רוצה להבהיר שהדיור הציבורי נועד לאנשים שאין להם שום יכולת לגור במקום אחר, עם קריטריונים מאוד קשיחים. אפשר להרחיב את הקריטריונים, אבל צריך גם להרחיב את העוגה באותה מידה, בגלל שאנשים ממתינים בתור. לכן בדרך כלל אנחנו מקפידים שמי שלא מגיע לו לפי הכללים לא יקבל, כי כשהוא נמצא שם זה על חשבון מישהו אחר. המשפחה ערערה לבית-המשפט והציגה נימוקים. בית-המשפט דחה את העתירה וקבע שהם צריכים לפנות את הדירה ב-1 במאי 2011. מאחר שהם לא ערערו על ההחלטה בתוך 45 יום, ההחלטה של בית-המשפט היא החלטה חלוטה. מאז הם פנו אלינו, והפינוי נדחה כמה פעמים. מועד הפינוי נקבע, כפי שאתה אומר, ל-14 במרס. לפני יומיים המשפחה המציאה מסמכים נוספים, ואנחנו הורינו לעכב את הפינוי כדי לבחון את המסמכים. אז הפינוי לא יתבצע ביום חמישי, אבל אני אומר לך שהתהליך הזה כבר עבר את בית-המשפט, וכשאנשים מפונים מהדירה שלהם זה בשביל לתת אותה לאנשים אחרים שמגיע להם והם ממתינים בתור. אנחנו לא מפלים בין משפחה למשפחה, וכל מי שעומד בכללים והגיע תורו,

אבל לעצם השאלה שלך, המשפחה הזאת לא תפונה ביום חמישי. הם הציגו מסמכים, ולפנים משורת הדין אמרנו שנבדוק את זה, ואם הם יעמדו בכל הכללים אז בוודאי ננהג אתם בהתאם. נכבדי, אפשר שאלת המשך קטנה?

קודם כול, אני מעריך מאוד את ההתחשבות שלכם ושביטלתם את הפינוי הדחוף, אבל כידוע לנו ההתנהלות עצמה סביב המקרה היא בעייתית. יום לפני הפינוי לא נמסרה פנייה להוצאה לפועל למשפחה, והם היו פשוט תחת חרדה ולחץ מיותרים, והיה גם עינוי דין מיותר. התחושה היא באמת שהפינויים האלה הפכו לאיזשהו כלי הפחדה ומטרה שמקדשת את האמצעים בלי יותר מדי בירורים מול המשפחות, בלי התראות בזמן סביר. יש משפחות רבות שלא מצאו סעד של שאילתה כזאת, והשאלה היא האם בכוונתך לקיים איזושהי חקירה, או שינוי הנוהל, כדי להביא לקצת יותר רגישות של הפקידים במשרד השיכון ולוודא כי מקרים כאלה לא יקרו שוב. אולי עוד שאלה קטנה: יש ערפול כבד של הדיון בוועדת משרד השיכון כי הוא חסוי ואינו מאפשר בחינת הפרוטוקול שלה. האם מוכן שר השיכון שנציג המשפחה יהיה בדיונים האלה ויעביר למשפחה את מה שקורה שם? כי הם פשוט בערפול מוחלט. אני אענה לך על שתי השאלות. ראשית, הרגישות שבה נוהגים היא כבר מעבר למה שמותר לנו. צריך לזכור שכל משפחה שפונה לדיור הציבורי, מצבה לא קל, זה לא נוח לפנות לדיור הציבורי. אבל בסוף אתה צריך לעשות סדר עדיפויות, בין מי שקשה לו למי שקשה לו יותר. אנחנו לא מכירים את האנשים, ואנחנו לא מפלים אותם לפי שום קטגוריה. הפקידים רואים מסמכים מול העיניים, הם לא רואים במי מדובר ולא מכירים אף אחד מהם. תדע שבכל הפרמטרים של הפינויים אף פעם לא מוחלט שמישהו מפונה, ומייד הוא מפונה. זה עובר סאגה. תסתכל על המשפחה הזאת, בית-המשפט קבע שיפנו אותה לפני שנתיים כמעט, ועכשיו אנחנו מדברים על פינוי ושוב דוחים את זה, וככה זה נמשך. אני אומר לך שאם מדובר במשפחה שבסופו של דבר מתברר שלא מגיע לה, עם כל הצער, מישהו אחר שממתין בתור הרבה זמן ומגיע לו לא מקבל את הדירה הזאת. קל לתת דירות לכולם, אבל צריך בשביל זה תקציב, וצריך בשביל זה כלים. לכן אני אומר שבעניין הזה אנחנו נוהגים אכן ברגישות. תמיד אנחנו בודקים את עצמנו עוד. תמיד יש משפחות שקשה להן, ויש תסכול סביב העניין הזה, ואני יכול להבין את זה. אבל בסוף אנחנו צריכים לברור בין האפשרויות הקיימות, ולקבל החלטות לפי המשאבים שיש לנו,

למרות שבשלוש השנים האחרונות בוודאי הגדלנו את תקציב הדיור הציבורי, אנחנו רכשנו דירות במאות מיליוני שקלים, מה שלא נרכש 20 שנה לפני כן, ומזה עשרה חודשים בערך כל משפחה שממתינה בדיור הציבורי מקבלת 3,000 שקל בחודש לחשבון הבנק שלה, ללא הגבלת זמן ובלי שהיא מאבדת את התור שלה. זה כמעט שכר דירה מלא.

יש הרבה משפחות שרוצות להישאר בהסדר הזה כי נוח להן לגור בשכונות שהן בחרו ולא בשכונה ש"עמידר" בחרה עבורן. לגבי הדיונים האלה, אין פה דברים נסתרים מהעין. יש ועדה עליונה במשרד הבינוי והשיכון שמורכבת כולה מאנשי מקצוע של המשרד. יש להם סל של כלים. שיקול הדעת שלהם הוא לא בלתי מוגבל. יש להם נתונים, וה"שפיל" בשיקול הדעת שלהם הוא ממש קטן. מעליהם יש ועדה ציבורית שגם בה יושבים נציגים של משרד הבינוי והשיכון. לא לכל דיון בוועדה נזמין את המשפחות לבוא. אני חושב שיש עם זה בעיה גם בדיונים במקומות אחרים בכל המשרדים. אבל ככל שיש למישהו תלונה ספציפית, אני יכול להגיד לך שרק ללשכתי מגיעות מאות פניות בשבוע כדי לטפל בעניין הזה. מוקצים לנושא הזה למעלה מעשרה תקנים שעוסקים רק בנושא הזה, איך לטפל ואיך להקל את החיים של האנשים. כפי שפנית עכשיו פונים אלינו גם אנשים לא דרך חברי כנסת, ומקבלים מענה. אני מקווה שגם במקרה הזה הנושא יבוא על פתרונו. תודה, כבוד השר.

שאלה נוספת,

אדוני השר, יש עוד שני שואלים. לא, לא נגמר. שאלה נוספת לחבר הכנסת אילן גילאון, בבקשה. יש עוד אחד. בסדר, לא עדכנת. חכה, מה בוער לך. עוד תעזבו את הממשלה, לאט לאט. להוסיף על שאלתו של חברי, חבר הכנסת חיליק בר, אדוני השר, הבעיה עם משפחת מנשה, שמחר תפונה מדירתה, לא, היא לא תפונה, כפי שאמרתי קודם. אבל ההוצאה לפועל לא יודעת את זה, אז מישהו צריך לכתוב לה את הדברים הללו.

אמר כבוד השר שהפקידים לא רואים את האנשים, הם רואים רק את הניירות, ואני חושב שבכך מתחילה הבעיה. השאלה היא אם אדוני השר לא היה מוכן ללכת להקפאה מוחלטת של כל הסיטואציה הזאת של פינוי אנשים, עד שתקבע איזו מדיניות מסודרת. המדיניות נקבעה. אנחנו כבר עשינו הקפאות כמה פעמים, כולל בשנה האחרונה. צריך לזכור, העבודה של האנשים במשרד הבינוי והשיכון היא לא קלה, והם לא נדרשים להיות אנשים נחמדים, הם צריכים לקבל החלטות לפי המשאבים שנתנו להם. ולכן, אמרתי קודם, בסיפה של תשובתי הקודמת, נעשה שינוי מהותי בתחום הדיור הציבורי, גם ברכישה של מאות יחידות דיור בהיקף של מאות מיליוני שקלים, שלא נעשתה ב-20 השנים האחרונות, וגם הסיוע הקבוע בשכר הדירה, שניתן בהיקף של עד 3,000 שקלים בחודש ללא הגבלת זמן, בלי לאבד את התור. זה לא אומר שאנשים לא הולכים לסיורים פעם בחודש,

כדי לראות את המצוקות, אבל לא כל מסמך שהם רואים, הם רואים אדם מולם. מה שהתכוונתי לומר זה שהם לא מפלים בין אנשים. בסוף יש להם נתונים, ולפי הנתונים היבשים הם עובדים, לפי הכלים שמשרד האוצר נותן להם, שמשרד השיכון נותן להם, אלה הכלים שאתם הם חיים. נעשו שינויים מאוד מהותיים. זה לא מספיק, תמיד צריך יותר. ועכשיו הרי רוצים להקים ממשלה שתדאג לכולם, וודאי שתהיה להם מדיניות שנרצה לבחון אותה, האם באמת הם מטפלים בדיור כמו שהם הבטיחו, ואני משוכנע שמהכוונות הטובות אולי השאילתות ישתנו. תודה לך. השואל הבא, חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. למה השאלות הן רק מהאגף הזה? האגף הזה, אין לו שאלות בתחום? האגף הזה עוסק בהרכבת ממשלה. הנה, תראה, הממשלה מיוצגת על-ידי אורלי. זהו. אדוני היושב-ראש, אני מבקש לתת כבוד לשר, בשטח הפעולה שלו, אדוני השר, במקרה של היום באת בטענות לאגף ההוא. הטענות מוצדקות, אבל במקרה הזה נמצאת באגף ההוא חברת כנסת שלבדה מרימה את כל הנטל של כל האגף. אחת מכוחותינו. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, בהמשך לשאלות חברי: אני יודע שאתה נמצא בסיום תפקידך, ואתה מכיר היטב את מורכבות סוגיות הדיור הציבורי אצלנו. אתה גם מכיר את הבעיות שהצטברו במערכת הזאת לאורך השנים. אתה יודע איך נלקחו מהמערכת הזאת כספים שהיו צריכים בעצם להישאר בתוכה, ואיך כתוצאה מהמהלכים האלה, כמובן עוד לפני תקופת כהונתך, נוצרו שם בעיות מאוד מאוד קשות וכבדות, ולבעיות האלה יש מחירים גבוהים אצל הרבה מאוד משפחות כמו משפחת מנשה, שעומדות היום בפני פינוי. שאלתי היא: כיוון שייתכן שאתה מסיים את תפקידך, וייתכן שייכנס לתפקיד הזה שר נוסף,

שאולי מכיר פחות את התחום, ורגיש אולי פחות לבעיות כי הוא גם פחות מצוי בהן, האם לא נכון, דווקא ביום הזה, שאתה תוציא הנחיה של הקפאה זמנית של כל הפינויים במערכות הדיור הציבורי, עד אשר השר החדש ייכנס לתפקידו, כדי שתהיה לו שהות ללמוד את הדברים, ללמוד את הבעיות, להכיר את המצוקות, ואולי יתאפשר לנו גם איזה שינוי לטובה בתחום הזה? תודה רבה. כפי שאמרתי בסוף תשובתי, א. אני יכול לבדוק את זה פעם נוספת. רק שתדע שהיקף ההקפאות שהיו, הן היו רחבות מאוד, וצריך לזכור שמאחור ממתינות משפחות שמחכות בכיליון עיניים לדירה שמגיעה להם בדין, ויושבים בדירה הזאת אנשים שלפחות לפי הכללים האלה לא מגיע להם, ואנחנו צריכים להפלות בין דם לדם. הכי גרוע, שיש מישהו שמחכה, שמגיע לו, ויושב לו בדירה מישהו שלא מגיע לו. פה השיקול שלנו צריך להיכנס. זה לא שמפנים ונותנים את הדירה למשרד האוצר.

אנחנו מוכנים לבדוק כל פעם מחדש כל מקרה לגופו, אבל באופן גורף אני רוצה שתדע שהרבה פעמים לפני חגים אנחנו עושים הקפאות כדי לא לייצר איזו עוגמת נפש נוספת. אנחנו נבדוק את זה פעם נוספת עכשיו. עשינו את זה במהלך השנה כמה פעמים, אבל לא כאיזשהו שחרור לחץ, אלא כדי לבחון שוב את המדיניות במקרים מסוימים, ואחרי זה חוזרים לשגרה, שהיא לא קלה. אני חוזר: בכל מקרה שמישהו מפונה בדין, הדירה הולכת למישהו אחר שממתין בתור. אני מודה לך, אדוני השר, ומאחל לך הצלחה בהמשך. תודה לך. אני מזמין את השר לביטחון פנים, השר יצחק אהרונוביץ, ואני מזמין את חברת הכנסת אורית סטרוק להגיש שאילתה דחופה מס' 19 בנושא, אש-קודש.

אדוני היושב-ראש, אני לא יודעת עוד כמה זמן תהיה יושב-ראש, אבל בינתיים,

זמן שאתה יושב-ראש, זה חברת הכנסת אורית סטרוּק, ולא סטרוֹק. אני מתנצל. אדוני השר, המשטרה הודיעה שאירוע הפשיעה הלאומני בקוצרא פוברק. רצוני לשאול: 1. האם נחקרו חשודים בפברוק "תג מחיר", כניסוח המשטרה? 2. האם נחקרו חשודים בהסתה לנקמה על האירוע המפוברק? 3. האם נחקרו חשודים בחבלה בכרמים ובפציעת אזרחים וחיילים? אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ב-21 בפברואר 2013 התקבל דיווח במשטרה על אירוע של הצתת שישה כלי רכב בכפר קוצרא. נטען כי מדובר באירוע על רקע לאומני כחלק מפעילות "תג מחיר". המשטרה פתחה בחקירה והוציאה הודעת דובר מחוז ש"י ב-22 בפברואר 2013 שלא מדובר באירוע פשיעה על רקע לאומני אלא בפברוק של האירוע. לטעמי זה היה מוקדם מדי. בשלב זה, נכון לרגע זה, החקירה עדיין בעיצומה. נחקרו כמה אנשים אך עד כה לא נמצאה אינדיקציה למניע לאומני ו/או אחר לאירועים הניתנים. אני סמוך ובטוח כי המשטרה תפעל בכל האמצעים והמשאבים העומדים לרשותה על מנת להגיע לחקר האמת בחקירה, ולמגר ולצמצם את התופעות הללו ולהביא את העבריינים לדין. אני אומר שוב: עדיין החקירה בעיצומה. לגבי השאלה הבאה, בנושא חקירת החבלה בכרמים: מדובר באירועים שאינם קשורים לאירוע שנזכר בנושא ההצתה. ב-6 בינואר 2013 הוגשה בתחנת בנימין תלונה של מתיישבי אש-קודש אשר צילמו כמה פלסטינים כשהם גורמים נזק לכרמים ולגדרות סמוך לכפר קוצרא, וכן על יידוי אבן על רכבו של הרב שץ, ומסרו את התמונות למשטרה. בעקבות התלונה נפתח תיק חקירה במשטרה, אולם טרם אותרו חשודים במעשה. נוסף על כך, ב-5 בפברואר 2013 הוגשה תלונה של תושב אש-קודש על כך שנפצע כתוצאה מיידוי האבנים ב-1 בינואר 2013. המתלונן לא זיהה את החשודים והתיק נגנז בעילה של על"ן, עבריין לא נודע. עד כאן. שאלה נוספת, אם יש לך. אדוני השר, ביום ראשון השבוע הודיע מפקד מחוז ש"י על הקמת יחידה משטרתית מיוחדת עם 80 שוטרים וחוקרים שתתמקד בחקירת אירועי "תג מחיר", ויהיו לה משאבים מיוחדים כדי לפעול נגד האירועים האלה. אני רוצה לשאול אותך: האם החוקרים האלה, על כוח-האדם המתוגבר הזה והתקציבים והמשאבים המתוגברים, יחקרו גם את מי שמפברק אירועי "תג מחיר", והאם הם יחקרו גם ערבים שפוגעים פגיעות דומות ביהודים, כמו למשל האירועים שאתה סיפרת עליהם? אני מכירה עשרות תיקים כאלה, של יהודים הגישו כנגד ערבים שפגעו ברכוש שלהם או בגופם, והכול נסגר תמיד תחת הכותרת עבריין לא נודע, כי אף אחד לא הולך לחפש את הערבים האלה בכפרים שלהם. תודה, גברתי חברת הכנסת. אני מאוד שמח שלפני שלושה-ארבעה חודשים הצלחתי, בסיועו של שר המשפטים, על-פי בקשת ראש הממשלה, להקים יחידה שתטפל בפשיעה לאומנית. היחידה הזאת, שאושרה כבר לפני כשלושה חודשים,

התקנים שלה כ-80, כבר 30 איש נמצאים בשטח בפיקוד מתאים, אנשי מקצוע, שיטפלו בכל התופעות של הפשיעה הלאומנית. זה דבר שלא היה קודם, גם ביהודה ובשומרון, אדוני

אני מבקש להשלים את התשובה. הנושא הזה היה מאוד חשוב, כי יש אירועים קשים מאוד של פגיעה במסגדים, פגיעה, כתובות נאצה המכונות "תג מחיר". בכוונת היחידה לא להתמקד רק באותן חבורות שנקראות "תג מחיר", חבורות פורעי חוק שנמצאים שם ומבצעים את זה, אלא גם, אם יש צורך גם לחקור מקרים של יהודים נגד ערבים, ערבים נגד יהודים. גם אירוע כמו זה שהוזכר פה בשאלתך, גם זה הועבר שם לחקירה, והוא יטופל ברמה מקצועית, ברמה הרבה יותר גבוהה. היא סופחה לימ"ר ש"י,

את כל הנושא, מצד ימין לצד שמאל,

הכול מרוכז אצלה כרגע. היחידה הזאת פועלת כבר קרוב לשבועיים, ואני מקווה שסוף-סוף אנחנו נביא גם תוצאות, גם כתבי אישום, וגם הנאשמים יובאו לדין.

שאלה נוספת למכובדי, חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, גם אני ראיתי את התחקיר שפורסם בטלוויזיה בנושא השכנים של אותו מאחז, אותה התנחלות שנקראת אש-הקודש, והתמונות היו מאוד קשות. אבל אני חייב לומר שזה מצטבר לאיזו תחושה חוזרת ונשנית, שישנן בשטחים התנחלויות, ישנם בשטחים מאחזים שבהם אנשים רואים את עצמם ככל הנראה כחיים מעל החוק ומחוץ לחוק. התושבים הפלסטינים שבסביבה סובלים מנחת זרועם, לעתים בצורה מתמשכת, ולפעמים כמעט אירועים יומיומיים, וישנה תחושה שהמשטרה איננה, לא מצאה את הדרך לאכוף את החוק ולאכוף את הסדר ולמנוע סוגים שונים של פרעות באותם תושבים פלסטינים. השאלה היא, האם יש דרך לייצר התמודדות מערכתית, מעבר להתמודדות הנקודתית עם כל מקרה ומקרה שכמובן צריכה להיות, כדי למנוע את המצב שבו יש מובלעות כאלה שמחוץ לחוק הישראלי? תודה, חבר הכנסת דב חנין. לזה בדיוק התכוונתי כשדיברתי עם חברת הכנסת. בעקבות האירועים הרבים, לצערי, אני אומר את זה, בשנה או בשנים האחרונות, אירועים קשים מאוד שיכולים להדליק אש ולהדליק את השטח, ובאמת הפרות סדר חמורות, ורוב האירועים לצערי לא מפוענחים. אני החלטתי, ואמרתי לראש הממשלה, אף שהאחריות היא של הצבא ושל שירות הביטחון הכללי, וגם מחוז ש"י, ללכת א. לשינוי דרמטי, אני אומר, ולהקים יחידה שיש לה היכולות ויהיו לה היכולות לנהל חקירות ברמה הרבה יותר גבוהה, כמו שיש ביחידות הארציות של משטרת ישראל, עם כל הטכנולוגיות, עם כל האנשים המתאימים. היחידה הזאת סוף-סוף אושרה, אמרתי לפני כחודשיים פלוס, והאנשים התחילו לעבוד, מתוך יחידה של 80 איש, 30 איש כבר פועלים בשטח. לפני כשבועיים הם התחילו את העבודה, ואני מניח ומעריך שיהיו גם תוצאות. אנחנו כמובן ביקשנו, המשטרה ביקשה, המפכ"ל ביקש לפתוח גם את התיקים הישנים יותר ולעבור. כל מה שנקרא או קרוי "פשיעה לאומנית" עובר ליחידה הזאת, למחוז ש"י בימ"ר ש"י, והיא תקבל את כל הסיוע.

אנחנו נהיה במקום אחר בחודשים הקרובים, בשנה הקרובה, לגבי פענוח של מקרים חמורים מאוד, אנחנו מדברים על רקע לאומני, ואני מקווה שיהיו גם

אבל בהחלט זה מאוד מטריד אותי, ולכן אמרתי שאני חייב לעשות פה שינוי דרמטי, כי לא קיבלתי את כל הדברים שבסוף רוב התיקים נסגרים כי אין, לא מוצאים, התיקים נסגרים בעל"ן, עבריין לא נודע. ואנחנו מכירים שם, אני מכיר שם, פיקדתי גם על מחוז ש"י בעברי, ואני מכיר את התופעות האלה. בואו נאפשר ליחידה הזאת להוכיח, ואני מקווה שיהיו גם תוצאות. שאלה נוספת. אני מבין שחבר הכנסת מסעוד גנאים איננו פה. אחמד טיבי, בבקשה. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, אני רוצה לשאול לגבי החקירות של אירועים של תקיפות על רקע לאומי שהתרחשו לאחרונה. במיוחד אני רוצה לשאול על תקיפתו של המלצר בתל-אביב, נדמה לי שאיימן חמודי שמו. הטענה של המשפחה היא שהם לא מרגישים שיש חקירה מעמיקה או ממצה. האם ידוע לאדוני על משהו אחר בקשר לחקירה של התקיפה הספציפית הזאת, כי יש גורמים במשטרה שטוענים שכאילו זה לא לאומני, אף שהבחור אומר שהוא הותקף על רקע היותו ערבי במסעדה. חבר הכנסת טיבי, קודם כול היו כמה תקיפות, לצערי אני אומר את זה, בחודש האחרון, גם בחיפה, גם בטבריה, גם בתל-אביב, היו כמה מעצרים, ויש גם הודאות. גם במקרה של התקיפה בחוף הים שם, של אותו ערבי, נעצרו שם כמה עבריינים מאזור טבריה, עד כמה שידוע לי, והוגשו כתבי אישום, ויש הודאות בדברים האלה. גם במקרים אחרים, היו באמת כמה חקירות טובות, ונעצרו העבריינים, והם יועמדו לדין. לגבי החקירה הספציפית, אני ראיתי את התמונות שאתה ראית, אני ראיתי, אני לא מעודכן נכון לרגע זה, האם יש התפתחות בחקירה. אני אבדוק, אני אעדכן אותך בנפרד. לגבי המלצר, אתה מדבר כרגע, במסעדה, אני ראיתי את התמונות בטלוויזיה.

אני יודע שלפני יומיים-שלושה לא הייתה התפתחות, משהו שאני יכול, אבל נכון לרגע זה אני אבדוק ואני אעדכן אותך. תודה לך. לפנים משורת הדין, אני מאפשר גם לחבר הכנסת שטבון שאלה נוספת. בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש, שלום, כבוד השר. לעניין זריקת אבנים,

הסוגיה שקשורה לזריקת אבנים, זו תופעה מוכרת ביהודה ושומרון, ולא רק על אזרחים, גם על חיילי צה"ל. עכשיו יש איזו אווירה שהבעיה שאבנים נזרקות על חיילים, אז זה הופך להיות משהו שהוא סוגיה ביטחונית, חיילים מתעסקים עם פורעי חוק, סוגיה ביטחונית, כל ההיבט המשפטי המשטרתי נעלם, זאת אומרת, חיילים רודפים אחרי זורקי אבנים שמסכנים חיים, תפסו, לא תפסו, העסק נגמר. מה התהליך, כמדינה ריבונית, כשזורקים אבנים או על חיילים או על אזרחים, אני מתאר לעצמי שגם במרכז זה יכול לקרות, בתל-אביב או בגדרה. כשר לביטחון פנים, מה התהליך המשטרתי המשפטי שצריך ללוות את הסיפור הזה? זו תופעה חוזרת ונשנית.

חבר הכנסת שטבון, מן הסתם אני מבין שעיקר האירועים שאתה מדבר עליהם הם ביהודה ובשומרון,

אתה צודק, גם בארץ, ויש לנו יידוי אבנים גם בירושלים. קודם כול שתדע שהשר עוקב אחרי זה פעם בשבוע. בהערכת המצב השבועית שאני מקיים, בדרך כלל בימי חמישי, מציגים לי את כל הנתונים של כל המחוזות, בדגש, עיקר אירועים הם ביהודה ובשומרון, מחוז ש"י, ובירושלים. אני יכול להגיד לך, קודם כול לגבי יהודה ושומרון: הייתי ביום ראשון בחברון, השתתפתי שם בסיכום שנת העבודה של מחוז ש"י, ויש עלייה דרמטית ביידויי אבנים, אני מדבר על יהודה ושומרון. אתה יודע, אני לא יודע אם כולם יודעים, אבל האחריות שם היא של הצבא, והם למעשה הריבון בשטח, אבל דבר אחד אני יכול לומר לך: יש מאסרים, יש כתבי אישום, הם נשפטים בבית-משפט צבאי, אבל יש עלייה באירועים, במעצרים ובכתבי אישום. יש הדבר הזה, אבל התופעות האלה עדיין קיימות, לא רק על חיילי צה"ל או משמר הגבול או המשטרה, גם על אזרחים, לצערי. יש תופעה נוספת שלא הדגשת אותה אבל אני מכיר בה, העלייה החדה בשודים בדרכים. אתה מכיר בטח את הדברים האלה. זו תופעה חמורה מאוד, ויכולים להיות שם גם,

פגיעות בחיי אדם, והיו כבר מקרים בדבר הזה. לגבי ירושלים, בעיקר באותם כפרים בעוטף של ירושלים אנחנו רואים עלייה. כשיש פעילות משטרתית, הפעם זה מחוז ירושלים, אנחנו מרגישים עלייה של זריקות אבנים, הרבה מעצרים, מספרים גדולים, ויש גם הרבה כתבי אישום. יש תופעה נוספת, שאינה פחות מטרידה, שגם בתוך הארץ זורקים אבנים, גם ביפו וגם בנגב וגם ברחובות וגם בנתניה, אני נותן לך דוגמאות. התופעות האלה, אני מניח שהם לא מבינים את חומרת המעשה של אותם, נקרא להם פרחחים, נערים או כל דבר אחר, שזורקים על מכוניות או אוטובוסים או כל דבר אחר. והיו כבר מקרים, גם בכביש החוף, שהיו נפגעים. התופעות האלה, ביקשתי מהמשטרה למקד פעילות שם, יש גם כמה עצורים. אבל יש תופעות של זריקות אבנים, שזה מסכן, זו עבירה חמורה שצריך לנקוט בה את כל הפעולות. נמשיך ללוות את זה, אבל הנתונים שהדגשת, בעיקר ביהודה ושומרון ועוטף-ירושלים, יש עלייה, ויש עלייה גם במעצרים ובכתבי אישום. תודה רבה לך. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה, של ידידי חבר הכנסת אריה דרעי, שישאל בנושא: הצתת מבנה בית-ספר חרדי בבת-ים. בבקשה. בכניסת השבת הוצת מבנה בית-ספר חסידי לבנות בבת-ים. בליל שבת רוססו על קירות בית-הספר כתובות נאצה והסתה. רצוני לשאול: 1. מה ידוע למשטרה על ההצתה וכתיבת כתובות הנאצה? 2. האם המשטרה חוקרת את המקרה? 3. אם כן, מה העלתה החקירה עד כה? תודה, חבר הכנסת אריה דרעי. 1 3. ביום שישי, 1 במרס 2013, התקבל דיווח על שרפה בבית-ספר ברחוב הרב צבי יהודה 9 בבת-ים. כיבוי אש השתלטו על השרפה. כתוצאה מהשרפה נגרם נזק כבד לקומת הקרקע בבית-הספר. כתוצאה מפעילות מחלק הנוער של מרחב איילון אותרו שני חשודים כבני 13 והובאו לחקירה. בחקירתם הודו הקטינים בביצוע העבירות המיוחסות להם, הודו בביצוע, והודו בביצוע של עבירות דומות בבית-ספר אחר בעיר. מהחקירה עולה שמדובר במעשה בריונות, ונדליזם, שבוצע על-ידי שני הקטינים ללא קשר לכך שמדובר בבית-ספר תורני. כלומר, ככל הנראה לא מדובר בהצתה על רקע דתי. החקירה נמצאת בשלבי סיום. התיק יועבר בימים הקרובים לעיון פרקליטות מחוז תל-אביב. אדוני השר, תודה רבה. אני כתושב בת-ים, שגדלתי בבת-ים, אז שלא תיבהלו, קריית-באבוב בבת-ים זה לא מאה-שערים, אין שם לא הצתת עגלות ולא דברים אחרים. זה הקריה. נמצא פה ידידי שהוא גם תושב בת-ים, הרב שי פירון,

פינת חמד של שלום, של אהבה, של אחדות במשך שנים. אז קודם כול שנדע על מה מדובר. דבר שני,

חבל שמהמשטרה לא עדכנו אותך, הם אומרים שזה לא על רקע דתי. כתובות הנאצה שהיו שם: אנחנו שונאים אתכם החרדים,

אז עם כל הכבוד, לא צריך להיות שוטר אינטליגנט במיוחד כדי להבין מה כתוב שם. לא צריך בשביל זה לפענח את החקירה. דבר שלישי, הנערים הללו לא גדלים סתם עם שנאה כזאת. צריך לקשור את זה, ואני חייב לומר את זה פה בכנסת: אני המום. נער הייתי וגם זקנתי, ראיתי הרבה מאבקים פוליטיים בימי חיי, אבל האווירה שנוצרה מתוך הבית הזה, לצערי הרב, ואני אומר את זה מתוך כאב, האווירה שנוצרה בבית הזה, של הדרת החרדים, כשאני רואה, ואגיד את זה בשם המפורש: עיתון "ידיעות אחרונות" אתמול, עם אחת מהכותבות הכי בכירות שלהם, סימה קדמון, שכותבת שיר הלל לחבר הכנסת יאיר לפיד על ההישג הגדול שהוא השיג, שהוא הקים ממשלה ללא חרדים. כולנו יודעים למה כלה נכנסת לחופה. כולנו הבנו מראש שכשמציבים תנאי של שוויון בנטל, הכוונה היא שהחרדים לא יהיו בממשלה, אבל לכל הפחות עשו את זה עוד קצת עם בושה. שמו את זה תחת כותרות עקרוניות, תחת שוויון בנטל, שזה נשמע פופולרי ושוויוני. היום כבר איבדו את הבושה, כשעיתון, וכשבגאווה פוליטיקאים בכירים לוקחים לעצמם את ההישג הגדול. לא משנה מה קיבלתי, איזה תיקים, לא משנה מה קווי היסוד, השגתי הישג גדול: ממשלה ללא חרדים. ואנחנו נותנים לזה גיבוי, והתקשורת נותנת לזה גיבוי, וכותבי הדעות, ואנחנו עוברים לסדר-היום. מה לנו כי נלין על נערים שמרססים "אני שונא את החרדים", שהולכים לבית-ספר של בנות בתמימות ושורפים את בית-הספר? אני באמת מלמד זכות על הנערים הללו. זאת החממה שבה אנחנו מגדלים אותם, זו האווירה שאנחנו נותנים להם: חרדים, החוצה. אין לי בעיה, מאבקים פוליטיים, מפלגות חרדיות, זה לגיטימי. אני גם מקבל את זה. לא רוצים מפלגות חרדיות, בסדר. אבל הכותרת הזאת, ללא חרדים, ממשלה לבנה ללא חרדים,

על כל מה שמשתמע מכך, זה מסר שאסור לעבור עליו לסדר-היום.

התופעה של בת-ים, של הנערים הללו, תחזור על עצמה בכל המקומות בארץ.

חבר הכנסת אריה דרעי, מאחר שאנחנו מכירים אחד את שני, תן לי את הקרדיט שאני מעודכן עד לפני עשר דקות. אני חשבתי שאתה רוצה לציין את עבודת המשטרה שעצרו שניים,

מגישים כתבי אישום. א. אני מציין, לא ציינת. מודה ועוזב. מגיע לכם.

רק ציינתי שאמרת, אדוני השר, שזה לא היה על רקע דתי. לא, גם זה, אני רוצה לדייק. שוב, ככל הנראה, עדיין החקירה לא הסתיימה, לא מדובר בהצתה על רקע דתי. אתה אומר: זה על רקע דתי בוודאות, כי אתה מבין, כחוקר, אני אומר לך, חבר הכנסת דרעי, תרשה לי.

גם כאיש משטרה לשעבר, המשטרה קודם כול עצרו, יש כנראה הודאות. חבר הכנסת אייכלר, תרשה לי, אני רוצה להשיב. אני אומר, מאחר שהחקירה טרם הסתיימה, וכנראה מוגשים כתבי אישום, יש הודאות, בואו נאפשר את זה. אתה אומר שזה בוודאות שזה על רקע דתי. יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאתה לא צודק. אני מבטיח לך, ברגע שיוגשו כתבי האישום, אנחנו נדע גם על איזה רקע מדובר. כרגע אנחנו עדיין בגיבוש פרטי כתבי האישום עם הפרקליטות. גם בפרקליטות צריך לבדוק את הדברים האלה. ללינקג' שאתה עשית בין "ידיעות אחרונות", סימה קדמון, לאירוע שלי, אני באמת לא רוצה להתייחס פה מעל במת הכנסת, כי אני חושב שזה לא בעניין הזה. אני מדבר על עבודת המשטרה בבת-ים, זו התשובה. אם התכוונת בתשובה לענות לי, והתכוונת לספסלים שנמצאים פה, זה בסדר גמור. אני לא מתערב בשיקולים שלך. אני מדבר רק על עבודת המשטרה, וזאת התשובה.

אדוני השר,

אני מודה לך באמת, המשטרה עשתה את עבודתה, ואתה יודע מה? בוא, ניישב את המחלוקת בינינו.

הנערים הללו לא שונאים את החרדים, הם כותבים נגד החרדים. הם למדו שכמו יאיר לפיד ואחרים, יכולים להגיד: בלי חרדים, אבל אנחנו אוהבים את החרדים, ממשלה ללא חרדים, אבל אנחנו אוהבים. אותו דבר עשו הנערים. הם כתבו: אנחנו שונאים את החרדים, אבל אנחנו באמת לא מתכוונים לכך. אם עם זה אתה משלים ואתה קורא לזה חקירה, שזה לא ממניעים דתיים,

עוד לא הסתיימה החקירה, זה מה שאמרתי.

תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת הרב אייכלר, בבקשה. אדוני שר המשטרה, אדוני יושב-ראש הכנסת, השר לביטחון פנים. סליחה. אדוני השר לביטחון פנים ואדוני יושב-ראש הכנסת, וכל כך נהנינו בתקופה שיושב-ראש הכנסת שלנו היה פואד בן-אליעזר, שאנחנו מצטערים שהולכת לקום ממשלה וכנראה יחליפו גם את היושב-ראש. אז יש לי שתי סיבות להצטער על הממשלה הזאת: א. על הרכבה, וב. על זה שאתה לא תהיה פה בתפקיד היושב-ראש.

אדוני השר לביטחון פנים, אני רוצה לציין שמהדיווחים שקיבלתי בהתחלה, כשהגשתי לפני שבועיים את השאילתה הדחופה, הייתה מייד מאנשי המקום, חסידי באבוב, שמשטרת בת-ים נכנסה לאירוע עוד באותו היום בכזאת רצינות, שמפקדי המשטרה הרגישו אותו כאב שהרגישו החסידים. אני שמעתי את זה מהשטח. ואני שמעתי גם שעכשיו כבר גם באו ההורים של הילדים האלה,

ואם אתה אומר שיוגשו כתבי אישום, אולי אני אחדש לך: כשמדובר בקטינים אני לא בטוח שאפשר להגיש נגדם כתבי אישום. אבל אני רוצה לשאול אותך, אדוני השר: האם אתה לא חושב שאותן כתובות נאצה שנכתבו על בית-הספר נכתבות הרי בכל הטוקבקים, בכל אתרי האינטרנט של אתרי חדשות גדולים, שיש בהם צנזורה, והם מאפשרים ביטויים כמו: החרדים הם סרטן, וילדי החרדים משריצים, ויש יותר מדי ילדים, דברים נוראיים, וזה משפיע על הציבור? ושאלתי היא, היום קראתי בערוץ 7 שבפסגת-זאב רוססו היום כתובות נאצה בנוסח, אני מצטער שאני מצטט: חבל שהיטלר ז"ל לא חיסל את כל היהודים. וארגון "שמיר" טוען שזאת לא כנופיה ערבית, אלא קבוצה ניאו-נאצית שבשעתה הטילה אימה בפתח-תקווה, אם אתה זוכר, וטופלה, ועכשיו הם פועלים בכל הארץ. האם ידוע לך על פעילות ניאו-נאצית בארץ או בפסגת-זאב? האם אתה לא חושב שבתקופה הקרובה, כשהדמוניזציה של החרדים כל כך גדולה, ויש מפלגות שמודיעות שהן רוצות להרעיב ילדים קטנים מפני שהוריהם לא רוצים ללמד אותם את מה שהשלטון רוצה שהם ילמדו, האם זה לא משדר לנוער ולפושעים למיניהם שדם חרדים מותר? חכה, חבר הכנסת אייכלר. אני לא מכיר את האירוע שאתה מדבר עליו.

בסדר,

אני מניח שזה קיים, אני לא מכיר אותו. אם זה פורסם בערוץ 7, אולי גם ביתר כלי התקשורת, אבל בסדר, אני אבדוק את האירוע הזה. אני מניח שאם זה הגיע למחוז ירושלים, הם בטח פתחו בחקירה. אני פשוט לא מעודכן, אבל צריך לבדוק את הדברים האלה. אני בכלל, כשר לביטחון פנים, מגנה את כל הנושא של גזענות וכתובות נאצה, על כל רקע, כזה או אחר. אמרתי את זה עשרות פעמים מעל בימת הכנסת. מחובתנו,

מחובתנו, מחובתה של המשטרה, לפתוח בחקירה ולראות, ואם יימצאו האשמים, אותם אנשים שביצעו את הדברים האלה, כמובן נעמיד אותם, נמליץ. אנחנו לא נגבה ולא נכסה, ואנחנו פשוט ננקוט את כל האמצעים הדרושים. האירוע הזה, כרגע אתה אומר שהוא קרה הבוקר. נבדוק את זה, ואני אתן לך תשובה מה נעשה במשטרת ירושלים. אבל מעבר לפרטים שכבודו, בתפקידו כשר לביטחון פנים,

האם המשטרה נערכת? כי יש הרבה מקרים שפוגעים באנשים צעירים חרדים שלא מתלוננים, ואני מקבל אותם. הם לא מתלוננים כי הם יודעים שזה לא יעזור. ושמת לב שאם אישה ערבייה, שאני נגד פגיעה בה, בקריית-משה נפגעה על-ידי נערים בקריית-משה, כל התקשורת 24 שעות דיברה על זה? מישהי נעלבה ברכבת הקלה, דיברו על זה. והאירוע הזה של בת-ים, לא היה לו כמעט שום סיקור חוץ מבעיתונות החרדית. והשאלה היא האם אין, מצד דוברי המשטרה, איזה קשר עם התקשורת להעצים מקרים של יהודים שפוגעים בערבים או חרדים שפוגעים בפחי זבל, ולא מעצימים מקרים שבאים אליהם, של תקיפות של אנשים חרדים ברחוב? חבר הכנסת אייכלר, אתה מאמין בדברים שאתה אומר? אני שואל, אני הצגתי את זה כשאלה.

חשבתי שאתה גם מאמין בזה. אל תתחיל להאמין בדברים שאתה אומר, כי אני לא רוצה להתבטא מעל בימת הכנסת, אין איפה ואיפה, אין יהודים וערבים, יש אזרחי מדינת ישראל, והם יקבלו את אותו טיפול. המשטרה לא מייחצנת דברים ולא רצה לתקשורת. אם המקרה הזה שאתה אומר לא קיבל תהודה ציבורית, עיתונאית, ברדיו ובטלוויזיה, אני לא עוקב אחרי הדברים האלה, ואני פחות רואה ופחות קורא. אבל אני אומר שאם אתה חש שיש באמת חוסר טיפול משטרתי, אני מדבר לא על התקשורת, לגבי המשטרה, שלא מטפלים כראוי, במקרה הזה נעצרו שניים והוגשו כתבי אישום,

על זה אני לא אומר מילה. לגבי הבוקר, אמרת שכתבו, אמרתי לך: ייבדק. אם נצטרך, אני מניח שמשטרת מחוז ירושלים פתחה בחקירה, ואני אעדכן אותך. אבל אנחנו לא מסתכלים, חרדי, חילוני. אין דבר כזה במשטרת ישראל, אנחנו מאוד מקפידים. המשטרה היא משטרה של העם, וגם לא בדוברות? זאת שאלתי. הדוברות היא חלק ממערך המשטרה, מונחית על-ידי המפקח הכללי. אין דבר כזה, אני מכיר את המשטרה מצוין.

תודה רבה. אני מתכבד להזמין את שר התחבורה לעלות על הבמה, בבקשה, וראשון השואלים בשאילתה שנושאה: קווי אוטובוס נפרדים לפלסטינים, חבר הכנסת באסל גטאס. בבקשה. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת. השאילתה הוגשה ב-4 במרס, וחלק מהניסוח של השאלה כבר צריך להשתנות. אני שאלתי: פורסם שחברת "אפיקים", באישור משרד התחבורה, עומדת להפעיל, אז אנחנו כבר יודעים שהיא הפעילה, שני קווים במרכז הגדה לפלסטינים המועסקים בישראל, לפלסטינים בלבד, במטרה למנוע מהם לעלות לאוטובוסים הרגילים, כלומר עם הנוסעים היהודים. רצוני לשאול: 1. האם המשרד אישר קווים להפרדה על רקע לאומי? 2. אם כן, מה הן הסיבות? 3. איך מדינה החתומה על אמנות בין-לאומיות יכולה להתיר ולאשר קווים של הפרדה גזעית, קווי אוטובוס של הפרדה גזעית? אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת, אני שמח על השאילתה הזאת, כי היא מאפשרת להבהיר דבר מאוד חשוב. העובדה הברורה והמובנת מאליה היא שאין הפרדה ואין אפליה, ואין הדרה של פלסטינים מקווי אוטובוס ישראליים, בין שהם נוסעים בתוך תחומי מדינת ישראל ובין שהם נוסעים בתחומי יהודה ושומרון. מדובר בכך שנוצר שירות חדש עקב העלייה במספר הפלסטינים שמורשים לעבוד בתחומי מדינת ישראל ועוברים דרך מעבר אייל, והאוטובוסים האלה כוונתם היא מאוד טובה, והם אמורים בעצם לאפשר להם לנסוע משם ולהחליף את המסיעים הפיראטיים שהסיעו אותם עד להגעת האוטובוסים, ושגם ממשיכים בחלק מהמקרים להסיע מעבר למה שניתן לנסוע באוטובוסים, דבר שמתבצע במחירים מופקעים. תעריפי הנסיעה בשירות הזה, שהוא שירות לכל דבר, הם זולים במיוחד: הם עומדים על 5 שקלים לכפר-סבא,

ו-10 שקלים בלבד לתוך תל-אביב. יותר מכך, בימים האחרונים, לאור הדרישה הגוברת לתגבור הקווים מצד הפועלים הפלסטינים, מופעלים כבר 32 אוטובוסים משעות הבוקר המוקדמות, שמסיעים אלפי פועלים ליעדם. אני חייב להעיר, בטח גם תהיינה שאלות המשך, אבל אני חייב לחדד נקודה, אדוני חבר הכנסת באסל: השירות החדש, מבחינת המציאות שהייתה והסיקור של כלי תקשורת וכו', שולבו כאן שני דברים, הייתה תופעה שבלי קשר לקווים החדשים, בקווים הרגילים של אוטובוסים שנוסעים ביהודה ושומרון,

היו מקרים של נהגים שסירבו להעלות פלסטינים לאוטובוס. נוצרה גם צפיפות גדולה כי השירות הזה גם לא הספיק. כשהתחיל השירות החדש אז אותן תופעות בעצם השתלבו, לא כי השירות החדש גרם לזה. אלה דברים שכבר היו. ואז נוצר החיבור הזה, שבעיני אין פסול ממנו. אני בתור שר התחבורה, שאחראי לנושא, לא אאפשר פגיעה בכבוד האדם. גם משרד התחבורה לא מורשה ולא חפץ והוא גם לא יגרום לכך שאדם, ידירו אותו מתוך השירות. אם מערכת הביטחון, בשל שיקולים שלה, שהם לא קיימים כרגע, תבוא ותיתן הוראות לגבי כל אחד מתחומי החיים על רקע ביטחוני, זה עניין של מערכת הביטחון. אין הוראה כזאת. ולכן ברור שברגע שנוצר הדימוי, שהתבסס על אותם מקרים שהיו, שהשירות החדש כוונתו בעצם למסד את מניעת היכולת של אותם פועלים פלסטינים לעלות לשירות הקיים, חידדתי את ההנחיות. הנחיתי ועמדתי על זה מול המשטרה, מול המינהל האזרחי, מול חברת ההסעות "אפיקים". הוריתי למנכ"ל המשרד בפועל להשגיח ולהקפיד ולסייר ולבדוק. ולפי הדיווחים שאני מקבל, ההקפדה עכשיו שבשירות הרגיל לא ידירו אף אחד מהאפשרות לנסוע, היא יותר אפילו מאשר קודם. השירות הזה הוא שירות שכולו טוב. אם, נאמר, היה נוצר מצב שהיינו נאלצים לבטל אותו, את השירות החדש, אז אתם הייתם מצטערים יחד אתנו, כי השירות הוא באמת שירות מצוין לאוכלוסייה הפלסטינית, לאותם עובדים פלסטינים שבאים לעבוד בישראל ואין לי ספק שהם רוצים ומעוניינים בכך.

הם פנו גם כן לעשות את זה במחסומים נוספים, מעברים נוספים, בשער-אפרים ובמקומות אחרים. כך שאני מודע לסוגיית הדימוי. הדימוי זה דבר חשוב, אסור גם שיהיה דימוי כזה. אני מודה על השאילתה הזאת, שבהחלט מאפשרת גם לחדד את הנושא, ואני אומר, לפי כל הדיווחים, הבדיקות בעקבות ההנחיות וההקפדה שלי, אין שום מניעה ושלילה של זכות, ויש תוספת של שירות חשוב. רציתי להמשיך ולשאול, א. אנחנו לא צריכים לשכוח שיש פה מציאות של כיבוש. חשוב לציין שהיינו מעדיפים שהכיבוש יסתיים והפלסטינים,

יסכימו או יהיו הרבה יותר מוכנים עם סיום הכיבוש אפילו לנסוע על חמורים, להשתמש בכל מה שניתן, רק שישתחררו מעול הכיבוש. אבל בהיות ישראל כובשת והיא האחראית על-פי כל האמנות הבין-לאומיות לחיי התושבים הקיימים, בעצם נוצרת כאן מציאות. זה לא עניין של דימוי. אתה במו-ידיך יוצר מציאות של קווים מסוג א'. אני הקשבתי לפועלים שדיברו. אכן, היום הוצע להם תמריץ,

כלכלי לנסוע בקווים האלה, כי עולה להם פחות. אבל מצד אחד יש קווים, למה לא לתגבר את הקווים הקיימים ולדאוג שכולם נוסעים שם, ללא הדרה וללא מחסומים וללא הערות של נהגים או יותר קשיים ביטחוניים, שמונעים מהפלסטינים להשתמש בקווים? אתה בעצם יוצר שתי מערכות, מערכת מתומרצת, שהפועלים הפלסטינים יעלו דווקא על הקווים האלה, מצד שני, בקווים הרגילים יש קשיים. בעצם אתה יוצר את המערכת הפסולה הזו. לא הדימוי. אין פה עניין של דימוי. העניין פה של מציאות של שני סוגים של נוסעים ושני סוגים של אוטובוסים. טוב, אני עוד פעם מחדד את הדברים: אף אחד לא מונע מאף אחד לנסוע בקווים הרגילים.

חלק מהפועלים בחזרה שלהם כן משתמשים בקווים,

רגילים, ויש הקפדה, מה כוחות הביטחון עושים? לא, כולם עובדים באותה דרך. אין שום הוראה ביטחונית למנוע את זה. אין גם עילה לדבר הזה. השירות הזה מותאם לצורך, כי אותה אפשרות של עובדים פלסטינים לעבוד בתוך ישראל זה דבר שאני חושב שהרשות רוצה אותו, האוכלוסייה רוצה אותו, המעסיקים מעוניינים בו. זה לא דבר שאני מבין שאתה מגנה אותו. אגב, מעניין שאתה ז'בוטינסקאי בגישה שלך, כי ז'בוטינסקי תמיד אמר: אל תחשבו שמישהו, בגלל הטבות כלכליות יוותר על הזיקה הלאומית שלו, על המאוויים הלאומיים שלו. אבל מצד שני, בטח שלא, אנחנו הדוגמה הכי טובה. אני לא משלה את עצמי שבגלל אוטובוס מישהו יוותר על המאוויים הלאומיים, אבל אל תשלה את עצמך שאנחנו נוותר על המאוויים הלאומיים.

בהחלט ויכוח. הוא לא נוגע רק לשטחי יהודה ושומרון, לצערי. הוא נוגע להרבה מקומות אחרים. אבל אנחנו לא ננהל אותו על גב הפועלים הפלסטינים האלה שרוצים לעבוד,

למה לא מתגברים את הקווים הקיימים. לא ננהל אותו מחוץ למסגרת שאני חושב שצריכה להיות מוסכמת, שאין לפגוע בזכות האדם ובכבוד האדם. אני לא אתן ידי לכך שיורידו אדם מאוטובוס או שימנעו ממנו, בגלל המוצא הלאומי שלו. השירות הזה בדיעבד אפילו מסייע לפתור כל מיני דברים שהיו קודם לכן, שאולי נוצרו תוך כדי הדבר. אתה לא יכול להתעלם מזה שיש מחסומים שמפרידים בכניסה לישראל, ולכן השירות מותאם לצורך ביטחוני שקיים, שאותם עובדים חייבים בלאו הכי לעבור דרך המחסום ולעבור בידוק. ולכן השירות הזה הוא מותאם, לאפשר להם בצורה הנוחה ביותר. ואל תזלזל בזה שפועל פלסטיני חוסך בין 600 ל-1,000 שקלים לחודש מתוך השכר שלו. ולא אומרים לו: כי אתה תיסע עכשיו בקו נפרד. תיאורטית יכול גם ישראלי ויהודי לבוא ולנסוע בקו הזה יותר בזול,

אנחנו לא עושים הדרה לשום כיוון. אבל באופן מעשי השירות הזה הוא לאותם עובדים והוא שירות מכובד והוא שירות שלא גורע אלא רק מוסיף. לגבי הנסיעה בקווים הרגילים שעוברים בתוך יהודה ושומרון, אם יש לכם מידע וכל אחד שיש לו מידע, ודברים עלולים לקרות על רקע מקומי או אחר, אז תעבירו אותו. ההנחיה שלי היא ברורה. אני גם דורש שיקפידו ויבדקו. בדבר הזה לא יהיה בינינו ויכוח. בנושאים האחרים, המדיניים, בהחלט יכול להיות בינינו ויכוח, ואני לא מזלזל במאוויים גם של אנשים מהצד השני, אבל זה לא תוך כדי ויכוח על אוטובוסים. כמו שיודעים גם עמיתיך היותר-ותיקים, בשירות שצריך להינתן ליישוב ולאוכלוסייה,

ואני חושב שכל שר וכל הממשלות אבל ודאי אני בארבע השנים האלה, לא הפליתי בין יישוב ליישוב ולהפך. בגלל המצב התשתיתי הלקוי מאוד ביישובים ערביים, דרוזיים ואחרים אנחנו גם עושים העדפה מתקנת, אבל לא בדיבור אלא באופן מעשי. אני לא יודע איפה אתה גר, באיזה יישוב. איפה כבודו גר?

בראמה, בגליל.

אתה יודע שבראמה עצמה אנחנו משקיעים לא מעט מהכניסה ליישוב עד היישוב עצמו, והכול משתלב בעצם בתוכניות הפיתוח שלנו. אני מודה לך. מכובדי חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. אדוני השר, בפסק-דין בראון ב-1954, נדמה לי, הייתה החלטה של בית-המשפט העליון בארצות-הברית נגד ההפרדה במערכת החינוך. גם המקרה המפורסם של הגברת רוזה פארקס, שסירבה לפנות את מקומה באוטובוס לנוסע לבן, נכנס להיסטוריה. שם זה הוביל לחרם האוטובוסים יחד עם מרטין לותר קינג. אי-אפשר לא לקשור בין מה שהיה אז למה שיש היום. אפשר, אבל לא מתחשק לך לעשות את זה, אתה מתכוון.

אדוני היושב-ראש, מלא התפעמות מהכושר והיכולת והתכונה היהודית-ישראלית שבכל פעם שאתם דופקים את הערבים זה תמיד לטובתם, זה מחווה של רצון טוב, סליחה שאני כל כך בוטה. גם כשמעלים את אחוז החסימה זה תמיד כדי שהערבים יתאחדו. אתם עושים את זה למעננו. גם כשהאוטובוסים נפרדים, כי זה יותר זול. אין לי ספק שאתה תמצא פועל פלסטיני פשוט שיאמר לך: נכון, זה יותר זול, ואני חוסך 900 שקל. ראינו אחד כזה, הוא לא מייצג את המקרה הכללי. הוא לא מייצג את הסיפור של הפרדה. הרי באוטובוסים האלה יהודים לא נוסעים. באוטובוסים הכלליים, המניעים נאמרו על-ידי מתנחלים תושבי אריאל, שהפלסטינים מפריעים לנוסעים. הבנות שלנו אומרות שהן מרגישות מאוימות. אלה דברים שנאמרו גם בערוץ 1 וגם בערוץ 2. לכן מישהו החליט להפריד את האוטובוסים, כדי להקל על המתנחלים וכדי שהפלסטינים יפסיקו להיות נטל מאיים, לא ייראו בסביבה הנוחה של האוטובוס שיוצא מקרב ההתנחלויות. הסברת את זה יפה, כמו כל ניסיון להסביר תופעה שמבחינתי היא תופעה של הפרדה, תופעה גזענית.

בכל מקום בעולם, אדוני השר, גזענים יודעים להסביר טוב את ההתנהלות שלהם: או בגלל פחד מקבוצות מיעוט, או בגלל שיקולי ביטחון, או בגלל חיפוש מקומות עבודה ותחרות, או בגלל שיקולים כלכליים. תמיד יש הסבר טוב, אבל גזענות נשארת גזענות והפרדה של אוטובוסים זה נשמע רע, זה נראה רע. אני מבקש ממך, אדוני השר, תפסיק לתת יד לדברים כאלה ותן הוראה להפסיק את הקווים האלה. כמובן, עדיף שמתנחלים לא יהיו בכלל בתוך הגדה המערבית כי זה שטח כבוש. אדוני היושב-ראש, העברית היא תמיד משובחת, גם אתה יודע להסביר טוב, לומר בצורה מאוד יפה דברים, רק שאין לך כאן תשתית עובדתית. הגברת פארקס מאמריקה סימלה ומסמלת את זכויות האזרח ומניעת ההפרדה הגזעית בארצות-הברית וכדומה. היא ניהלה מאבק על רקע מציאות שהייתה. כאן המציאות היא אחרת. אם הייתי רוצה ולא היה אכפת לי מהעובדים האלה, ובאמת, אם לא הייתה אחריות כמו שיש לי ולממשלה, אחרי שהצלחנו להשיג את השירות הזה, שהוא מסובסד בלא-מעט כסף, הייתי אומר: אתה יודע מה, חבר הכנסת טיבי? מפסיקים את השירות הזה. מפסיקים את השירות, בוא נראה איזה תגובות היית מקבל. הרי היית פעם יועצו של הראיס, ואני מניח שאתה עוד מחובר לאוכלוסייה, ומתוקשר. בוא נראה איזה תגובות היית מקבל. אם לא היה אכפת לי מהם, אדוני היושב-ראש, אתה הרי היית מתאם הפעולות, או ראש המינהל האזרחי?

הייתי מפקד יהודה ושומרון, והייתי מתאם פעולות בשטחים. ביחד. לא, בנפרד. זה ארבע שנים וזה שנתיים.

אני מדבר על הכובע של מתאם הפעולות בשטחים.

הנה, אנחנו כולנו כאן, בקרב עמנו אנחנו חיים. אני אומר לך שאם באמת לא הייתה אחריות, ורק לצורך ההוכחה היינו מודיעים עכשיו שזה מתבטל, אלפי אנשים היו זועקים. אלפי אנשים.

הסברתי ואמרתי שנוצר דימוי והדימוי הוא גם דבר חשוב. היו מקרים שלא קשורים לשירות החדש אלא דברים שהיו בעבר, שאני, בצורה הכי ברורה, פומבית ובאופן מעשי, מוודא שלא תהיינה תופעות כאלה. לכן, זה טוב להסתמך על תקשורת, אבל כדאי לראות מתי התקשורת שידרה באותו בוקר, עוד לפני שהשירות התחיל. נכון שהייתה שם צפיפות, והנחיתי לתגבר את האוטובוסים. יום אחרי זה כבר היו הרבה יותר אוטובוסים. כמו שאמרתי, היום יש כבר 32 אוטובוסים שפועלים, כי יש לזה דרישה. אין שום אפליה ושום הדרה מהשירות הרגיל ביהודה ושומרון, ואף אחד לא מפתה באמצעים כספיים מישהו, כביכול ליצור כאן איזו הדרה מאוטובוסים. אין קשר. המדיניות ברורה, בשונה מהמדיניות שהייתה בארצות הברית, שהייתה חרפה, שהם מעצמם שינו אותה תוך כדי מאבקים. יש כאן מציאות,

לאוטובוסים, בתקופה הזאת של רגיעה ביטחונית, שלפעמים שיקולי ביטחון יכולים בהחלט לגזור הנחיות כאלה ואחרות. במקרה הזה זה לא קיים. יש תקופה שהיא רגועה, שגם יכולים לבוא ולעבוד וגם יכולים לנסוע כולם יחד.

גם מתחו עלי ביקורת שאני מקדם תוכנית,

בהתאם להחלטות בג"ץ ובהתאם להחלטות ממשלה קודמות, של רשת רכבות ביהודה ושומרון, לימים שיהיה אפשר. לימים שיהיה אפשר. התחבורה אין בה אפליה, הכביש הוא לכולם, הרכבת היא לכולם, האוטובוס הוא לכולם.

בשיתוף עם האירופים כל הזמן מקדמים תוכניות אזוריות של תחבורה, של חיבור לירדן, למצרים, עם הפלסטינים ביחד, מול יעדים כאלה ואחרים. אני עצמי פועל באופן מעשי, בהסתמך אפילו על המציאות הקיימת, כדי לחבר את אזור ג'נין ברכבת, במסילה, לרכבת העמק שאנחנו בונים בין חיפה לבית-שאן, כדי שיוכלו, גם לסחורות, לנמל חיפה, ובעתיד אנחנו שואפים להתחבר גם לירדן, האוכלוסייה הפלסטינית, בהתאם לשיקולי ביטחון, והסחורות הפלסטיניות. גם באזור תרקומיא, אדוני המתאם, שיש שם אזור תעשייה, גם שם, כדי שיחליף את המשאיות שיוצרות עומס וכו', גם כן לעשות חיבור לתשתית הרכבת שאנחנו מקימים. להפך, החזון שלי והצעדים המעשיים, וגם בהתחשב במציאות שקיימת, שבלאו הכי סחורות מובלות במשאיות וכו', ליצור רשת תחבורתית. אני אומר עוד הפעם, ככל שזה תלוי בי, ההנחיות שניתנו, ואני יודע שהן מקוימות: לא תהיה אפליה ולא תהיה הדרה ולא תהיה מניעה של מישהו לעלות לשירות הזה. כמובן, תמיד צריך, גם כשבנתיבות פתאום יותר אנשים רוצים לנסוע לבאר-שבע, אז פונים שנתגבר את קו האוטובוס. אותו דבר גם ברכבת לאשקלון. יש פה מציאות של עוד אלפי אנשים, שיצרה כאן עומס, וטוב שהשירות החדש הזה בא ופותר, ואין לזה שום קשר לשום עניין עקרוני או לשום אפליה. תודה לך. אני מזמין את מכובדי חבר הכנסת דב חנין לשאלה נוספת. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, אני הקשבתי בקשב רב לדבריך. בכל זאת אני רוצה להמשיך בדיון בסוגיה הזאת. אם אנחנו מסתכלים גם ברמה ההיסטורית, אותם אלה בארצות-הברית שדגלו בהפרדה בין בתי-ספר לשחורים לבתי-ספר ללבנים, הכחישו לחלוטין שמדובר באפליה. מדינת אלבמה, כשהיא מתגוננת בפני בית-המשפט העליון של ארצות-הברית, באותו פסק-דין שהזכיר חבר הכנסת טיבי, של Brown v. Board of Education, בשנת 1954, מדינת אלבמה באה לבית-המשפט העליון האמריקאי ואומרת: נכון שזה נפרד, אבל זה שווה, separate but equal. זאת הייתה הטענה של מדינת אלבמה: להפך, אנחנו רוצים להקל על האוכלוסייה השחורה, שסובלת ממצוקות ומעוני. אנחנו רוצים לאפשר לה תגבור, אנחנו רוצים לאפשר לה שירות שיתאים יותר לצרכים שלה, ולכן יצרנו מערכת חינוך נפרדת. בית-המשפט העליון האמריקני, באותו פסק-דין חשוב של בראון, ב-1954, תחת נשיאותו של השופט וורן קובע ש-Separate but equal is not equal. לעולם, כאשר אנחנו עושים הפרדה בין שתי קבוצות אוכלוסייה שהמצב שלהן הוא מצב שונה, התוצאה תהיה בהכרח תוצאה של אפליה. עכשיו, מן הכלל אל הפרט. בואו נסתכל על מה שקורה במציאות היומיומית של קווי האוטובוס בשטחים. קו האוטובוס של המתנחלים כמובן נוסע במסלול ירוק במחסומים. קו אוטובוס של פלסטינים, לעומת זאת, צריך לעצור במחסום, יורדים האנשים, עוברים בדיקה. ודאי שזה לא שווה, באופן הכרחי זה לא שווה. ולכן, אדוני השר, אני מבין שלא הייתה לך מגמה במהלך הזה לפגוע בפועלים הפלסטינים. שמעתי את דבריך ואני מוכן להשתכנע. אני רק אומר שכדי למנוע את התוצאה, שהיא תוצאה של פגיעה בפועלים הפלסטינים, צריך לבטל לא רק את האפליה אלא את ההפרדה. רק אם נבטל את ההפרדה וניצור קו אחד שמשרת את כל קבוצות האוכלוסייה, אנחנו ניצור פתרון שבסופו של דבר ימתן את האפליות שקיימות ולא יחריף אותן עוד יותר.

אדוני היושב-ראש, קודם כול, הניסיון ללמד אותי את ההיסטוריה האמריקנית, אני מודה לך, אני די בקי.

אנחנו גם למדנו יחסים בין-לאומיים וגם מדע המדינה, ואני מכיר את ההבדל בין נפרד ושווה וכו'. גם הניסיון לערב שיקולים ביטחוניים עם הסוגיה הזאת הוא ניסיון לא נכון. יש כאן אנשים ששירתו, אפילו יותר ממני, במקומות האלה. הצורך לבדוק במחסומים, חבר הכנסת חנין, נובע מזה, ולא כדאי להזכיר את הדברים, שמתוך האוכלוסייה הזאת, באופן יזום, מונהג ומכוון, פוצצו יותר מ-1,000 ישראלים, נרצחו כתוצאה מפעילות שהגיעה מהצד ההוא ומעזה, ואתה מדבר כאילו לא היו דברים מעולם. המחסומים נועדו להציל חיים, לבדוק, ודאי שהם מכוונים לבדוק, כדי לאפשר מעבר מצד אחד, ומצד שני לשמור על הביטחון. זה לא קשור לטיב השירות של האוטובוסים, לפריסת האוטובוסים ולשאלה מי נוסע. אני חושב שהעובדה שבאוטובוסים הרגילים כל אחד יכול לנסוע בתקופה הזאת, שהיא תקופה של רגיעה ביטחונית, היא תעודת כבוד למדינת ישראל, וזאת המדיניות ואין בלתה. כל הניסיון לקחת שירות, שהוא מהמחסומים ולתוך מדינת ישראל,

לפי הדרישה שלהם גם חלק מהאוטובוסים מנסים שנקודת היציאה והחזרה שלהם תהיה יותר רחוקה, למשל בצומת תפוח ובמקומות אחרים, שלא יצטרכו לנסוע פעמיים. גם השירות הזה ניתן להם כדי שיוכלו לצאת בכבוד, בצורה טובה, שווה לכל נפש, זולה יותר. הקרב הוא בעצם נגד ה"חאפרים", נגד המסיעים הפיראטיים, שניצלו את המצב וגבו מהם סכומים אסטרונומיים. אני מניח שגם הם יצטרכו עכשיו להוריד את המחירים ולאפשר לפועל, ולא הייתי מציע לזלזל בזה, שפשוט פשטו את עורו מעליו והוא שילם סכומים עצומים בכל יום ובכל חודש, לקבל שירות מסובסד ממדינת ישראל. בשירות הזה אין שום כוונה לפתות אותו שלא לנסוע במקומות אחרים, כי הוא יכול לנסוע אם הוא רוצה. ולכן אני אומר, חבר הכנסת חנין, אני אומר לך ולחבריך, כל עוד הדברים לא היו ברורים והייתה אי-בהירות ביחס לעובדות, והיו כתבות עוד לפני שהדברים התחילו, בסדר גמור. אז כולנו נזעקנו,

ופעלתי, וכולם עשו את מלאכתם. מאחר שהעובדות כבר ברורות וניתן לבדוק אותן, אתה מוזמן להגיע למחסום. למה שלא תעשה את זה? מנכ"ל משרד התחבורה כבר היה שם כמה פעמים, גם אני אגיע לשם. כולם, המתאם, במינהל האזרחי, כולם עושים. מהרגע שהעובדות ידועות, לבוא ולהשוות להפרדה גזעית ולומר שעושים כאן אפרטהייד ואפליה, זה הוצאת דיבה על מדינת ישראל, שהיא המדינה שלך, שאתה מייצג אותה כאן בכנסת. זה פשוט להוציא את דיבת המדינה הזאת, שחשובה לכולנו, עם כל חילוקי הדעות, להוציא את דיבתה רעה. לכן אני מציע לך, לפני שאתה ממשיך בשורה של שאלות או הצהרות או דיבורים, להטיח דברים כל כך קשים, גש לשם, תראה את הדברים, משום שאתה צריך לגזור על עצמך, וכל אחד מאתנו, לבחון לעומק, בזהירות מאוד גדולה, לפני שמאשימים ומוציאים את דיבתה של מדינת ישראל, מדינה שעם כל הקשיים הביטחוניים והמצב המיוחד, שומרת על הדמוקרטיה, כאן בתוך הבית הזה ובכל המדינה, נותנת ייצוג לכולם, שומרת על כבודם של כל האזרחים, ואתם ואנחנו חלק מהדבר הזה. ולכן אני מציע שתלך ותראה,

אדוני היושב-ראש, תזמין אותו עוד הפעם לבוא אולי ולומר את דבריו, כדי להגן על כבודה של מדינת ישראל. אני חייב לומר לך שגם פנו נציגויות זרות, כולל האמריקנית, וקיבלו את העובדות, וקיבלו את הדברים והשתכנעו לחלוטין, כי הם פשוט מתבססים על עובדות ולא, עוד הפעם, בקלות כזאת, לבוא ולהגיד על מדינת ישראל, שגם ככה היא מותקפת, שהיא יוצרת אפליה ואפרטהייד, זה דבר שלא ייעשה. אני מודה לך. אני מקווה שחבר הכנסת דב חנין יצא לדרך, יראה את מה שקורה ויבוא וידווח לי.

אפשרתי שתי שאלות נוספות. חברת הכנסת אורית סטרוק, בבקשה.

אדוני השר, אני רוצה לעזור לך קצת. אני רוצה לספר לך שאני נוסעת, גם עכשיו כשאני חברת כנסת, מעת לעת באוטובוס בקו 160 מירושלים לחברון, וכמעט שאין נסיעה שלא עולים גם ערבים פלסטינים לאוטובוס, יושבים ואף אחד לא בא בטענות על הדבר הזה או מציק להם או כל דבר אחר, כך שהמציאות שאתה מתאר היא מציאות קיימת. מהשטח אני אומרת, זאת המציאות. אני רוצה לשאול שתי שאלות: א. לגבי העלות של הסבסוד, כמה העלות של הסבסוד למדינת ישראל, והאם מדינת ישראל, באיזו צורה, גובה השתתפות בסבסוד הזה מהרשות הפלסטינית? שאלה שנייה, לגבי הנסיעה בחזור, לפי דיווח שאני מקבלת מתושבים, בעיקר באזור השומרון, בדרך חזרה יש נקודות איסוף מסוימות ולא לכל הפועלים נוח להגיע לנקודות האיסוף האלה. כתוצאה מכך בחזור הם כן עולים על האוטובוסים הרגילים, מה שיוצר עומס מאוד מאוד גדול, ולפעמים תושבים נשארים ללא יכולת להגיע הביתה. איך בדעתך לפתור את הבעיה הזאת? קודם כול, השירות מסובסד. נקבתי במחירים, אני לא יכול לחשב כרגע את העלות השנתית של הסבסוד הזה. ככל שאני יודע, הוא לא נגבה מהרשות הפלסטינית. זה שירות שמסובסד על-ידי מדינת ישראל, ולכן גם כל כך התפלאתי על הלהיטות הזאת של חלק מחברי הכנסת להפסיק את השירות הזה. אני מציע שלא ילחצו יותר מדי. אבל ניתן, ניתן לבדוק את זה. בהסתמך על שאלתך אפשר לבקש מהמשרד לבדוק. לגבי העומס שנוצר בחזרה, במקרים כאלה אנחנו תמיד שואפים להגביר את השירות ככל האפשר, ככל האפשר להגביר את השירות כדי שיהיה מקום לכולם. או שאולי כדאי לייצר תחנות איסוף נוספות בחזור,

זו ההנחיה שהייתה. דיברתי על צומת תפוח ומקומות אחרים שם. הנחיתי לנסות להסיע אותם מעבר למחסום, כדי שיהיה להם יותר נוח ויוכלו להגיע באותה נסיעה. אני אבדוק את הנושא הזה, אני אבדוק מה התבצע בתחום הזה. תודה רבה. תודה רבה.

כל הכבישים בשטח C הם כבישים באחריותנו ובריבונותנו למעשה. לכן כל מי שנוסע, אנחנו לא מבקשים ממנו שיחזיר את הסובסידיה. אנחנו נוסעים שם כי אנחנו חושבים שמותר לנו לנסוע שם, והסכם אוסלו אפשר לנו לנסוע. הסכם אוסלו עדיין קיים.

מבקשת, היא לא מכירה, הכבישים פתוחים לכולם וכל מה שמושקע בהם הוא לטובת כולם. אחרונת המתייחסים לנושא הזה, חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה. ברור שמדובר פה בהפרדה גזענית וברור שמדובר פה בכלל במדיניות של הפרדה במדינת ישראל, בין חילונים לדתיים, כמו ששמענו מחבר הכנסת דרעי, בין יהודים לערבים, ישראלים לפלסטינים, וגם בין גברים לנשים כמובן. אני רוצה לשאול אותך על אירוע נוסף של הדרה של נשים באוטובוס מצפת לאשדוד. נוסעת שסירבה לעבור לצד האחורי של האוטובוס הוטרדה באופן מחפיר. מנכ"ל משרד התחבורה הורה לפתוח בהליכים משמעתיים נגד "אגד" על אי-התערבות בהטרדת הסטודנטית, ורציתי לשאול מה עלה בגורל הבדיקה, כי זה הושתק מהרגע שזה פורסם.

אדוני היושב-ראש, קודם כול הקביעה "ברור שמדובר" איך היא אמרה? אני לא זוכר את המילים אפילו, ואני שואל: על סמך מה ברור, אחרי שאנחנו מלבנים כאן ומביאים את העובדות? מדיניות ברורה שקיימת, כנראה העובדות נמסות, נסוגות, בפני הבהירות שלך. לך הכול ברור. אז אני יכול לומר לך עוד הפעם: ברור שלא. ברור שאין כאן שום אפליה, שום הפרדה, ואת שומעת גם את חברת הכנסת אורית סטרוק שנוסעת ביחד עם פלסטינים שנוסעים באותם קווים. אני נורא דואגת, אז לא ברור. מה שאמרתי לחבר הכנסת אחמד טיבי ולחבר הכנסת חנין, אני מניח שמבחינתי חל גם עלייך. תני כבוד למדינה שלך. אם את מוצאת ובודקת שהעובדות כביכול שאת נוקבת בהן הן לא נכונות, אז תחזרי בך מהאשמות מאוד חמורות, האשמות מאוד חמורות כלפי המדינה שאת מייצגת. אני מציע לך לעשות את זה.

את יכולה לבדוק גם במשרד התחבורה באופן חופשי עם כל הפקידוּת, ואם את רוצה את התיווך שלי בעניין, גם אין בעיה. את יכולה לבדוק עם כל הגורמים. את חברת כנסת. יש לך סמכות. את יכולה לפנות למתאם ולמינהל האזרחי, למשרד התחבורה ולכל דבר, וגם להגיש שאילתות, ואני בהחלט אשמח לענות. אני עוד הפעם אומר:

לא מיניה ולא מקצתיה. יש מציאות. צריכים לעבור במחסומים כדי להגן. זה לא דבר תיאורטי. אנשים התפוצצו כאן, ולא שאלו אותם מה דעתם. אגב, היו ביניהם גם ערבים וגם יהודים. זוכרים מה קרה ב"מקסים" ובמקומות אחרים. אז בואי לא נחבר בין הדברים. המציאות מורכבת, ובמציאות המורכבת והקשה אנחנו נוהגים באופן הדמוקרטי והמכבד ביותר בזכויות האדם. קשה לי שלא, לגבי השאלה שלא הייתי מחויב לענות עליה כי זה נושא אחר, מאחר שגם כאן, אני אכן הנחיתי את מנכ"ל משרד התחבורה, הוא פנה ובדק את הדוח שהגישה חברת "אגד" ולא קיבל אותו, ונפתחו הליכים משמעתיים שהם בסמכות משרד התחבורה. ההליכים האלה מתקיימים, וברגע שהם יסתיימו, התוצאות שלהם גם כאן יפורסמו. התוצאות תתפרסמנה גם כן. אני אמרתי, וגם בעניין הזה חשוב להבין: יש פסיקת בג"ץ. בג"ץ התיר מציאות וולונטרית מסוימת, אבל אני אמרתי שלא יהיה מצב ולא תהיה מציאות שימנעו ממישהי או ממישהו לשבת בכל מקום באוטובוס. היה מקרה כזה לפני כשנה גם עם בחורה באשדוד, וגם כן פעלנו. ועכשיו המקרה הזה. אנחנו לא נשלים ולא נאפשר למישהו למנוע ממישהו או ממישהי לשבת בכל מקום. אגב, רק בהערה: מעבר לעניין העקרוני, אנחנו עכשיו בכלל רוצים להוביל את התחבורה הציבורית למצב, כמו שמקובל במדינות המתוקנות, שניתן יהיה לעלות מכל הדלתות, ואכן כבר התחיל פיילוט בתל-אביב ובקרוב יהיה בירושלים ובמקומות אחרים, דבר שיש לו חשיבות תחבורתית. זה יהיה דומה למה שקורה ברכבת הקלה, שאפשר לעלות מכל דלת, וכל אחד וכל אחת יכולים לעלות, והבעיה הזאת תיפתר גם כן מאליה. אבל לא יהיה מצב, וגם לא היה מצב, שעבר בשתיקה ברגע שיודעים עליו, שמישהו ינסה לכפות במלל או מעבר לזה על מישהי, במקרה הזה, שלא לשבת במקומה, וימוצה הדין עם מי שעשה את זה. זו עבירה לכל דבר. תודה לך, אדוני השר. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה, שאילתה של חברת הכנסת רינה פרנקל, אשר מעלה שאילתה דחופה בנושא: בעיית גישה לבית-החולים נהרייה. חברת הכנסת רינה פרנקל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני שר התחבורה, בכביש 89 המוביל לבית-החולים נהרייה,

איפה השואלת? לא איתרתי אותה. אני פה. הקול בא ממעמקים. בכביש 89 המוביל לבית-החולים נהרייה, נתיב נסיעה אחד לכל כיוון, ואין אפשרות גישה נוחה לאמבולנסים ולצוות בשעת אירוע רב נפגעים או בכלל. ברצוני לשאול: 1. מדוע לא הורחב הכביש עד היום? 2. מה ייעשה להקמת גשר להולכי רגל בצומת הכניסה לבית-החולים? אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת רינה פרנקל, ביחס לשאילתה להלן תגובת חברת "נתיבי ישראל", מע"צ לשעבר: 1. על-פי תוכנית המתאר לרשת הדרכים הבין-עירונית, תמ"א 3, תוואי כביש 89 תוכנן לעבור שינוי שבמסגרתו הכביש יעבור צפונית לבית-החולים והכביש הקיים יהפוך לכביש מקומי. בימים אלה מקודמת תב"ע מפורטת לכביש 89 במסגרת התוואי הצפוני, שמטרתה להוציא את התנועה הבין-עירונית העוברת בתחום העיר נהרייה, ובכך להקטין באופן משמעותי את נפח התנועה בכביש. 2. על-פי המצב הקיים כיום, יש רמזור בצומת הכניסה לבית-החולים, המאפשר חציית הולכי רגל בבטחה. לגבי פתרון של גשר להולכי רגל, הרי שהוא נדרש רק במקומות שבהם אין אפשרות לביצוע חציה בטוחה במפלס הכביש, כמו במחלפים ובכבישים דו-מסלוליים שבהם קיימת מפרדה קשיחה. כאמור, אין צורך בהקמת גשר להולכי רגל במקום זה, מאחר שהרמזור ממלא את ייעודו בחציית הולכי רגל את הכביש. השאלה שלי לגבי כביש צפוני: מתי זה יוקם? מאחר שעסקתי בנושא הזה לא מעט, אני יכול להוסיף. כי זה מקרה די דחוף.

אנחנו, בהתאם להחלטה על תוכנית "נתיבי ישראל", שהיא תוכנית שהכותרת שלה היא: חיבור הגליל והנגב למרכז המדינה, נוסף על התוכנית הרב-שנתית של חברת "נתיבי ישראל", חוצה-ישראל וכו', החלטנו להמשיך את כביש 6, חוצה-ישראל, צפונה. זה מתבצע בשני שלבים: השלב הראשון, שהוא כבר בתהליך, הוא עד צומת סומך קריית-אתא, ובעצם כבר יש הליך מכרזי וכו', וזה יהיה כביש אגרה שימשיך את כביש חוצה-ישראל עד לשם. במקביל החלטנו לקדם את כביש חוצה-ישראל, בהתחלה זה היה עד צומת כברי, ולאחר מכן עד שלומי. התכנון הזה מתקדם. ברגע שיושלם התכנון, הכוונה היא בעתיד גם לתקצב ולהאריך את כביש חוצה-ישראל עד לקצה הגליל המערבי. כביש 89 בא לחבר באזור צומת כברי שימוחלף, לחבר את נהרייה לכביש חוצה-ישראל.

לכן הוא כביש חשוב. אנחנו הכנסנו אותו בתוך התוכניות. התכנון שלו מקודם. תכנון זה לא לסרטט על נייר, זה לקדם את התב"ע, ולאחר מכן להעביר את זה באופן סטטוטורי, והסוף הסוף, זה להפקיע ולעשות תכנון מפורט ולהכין לביצוע. התהליך הזה מתקיים, והכוונה שלנו היא לבצע את הכביש הזה. ואז החלטנו, בינתיים, בתוך נהרייה שהכביש צריך לעבור, שבינתיים הכביש הזה יבוצע ברמה עירונית, השדרוג של הכביש, צפוני. דבר שיבוצע מתוך תקציבי הפיתוח של הבינוי שעושים בנהרייה. סיכמנו עם מינהל מקרקעי ישראל ומשרד השיכון שהמימון יהיה משותף, של משרד התחבורה ושל מינהל מקרקעי ישראל. זה דבר שמתבצע. כאשר הכביש האסטרטגי, שיהיה זרוע של חוצה-ישראל, בעצם ינוע לעבר נהרייה, אז גם יורחב הכביש העירוני, ובעצם הכביש יוציא את התנועה מחוץ לנהרייה. אני מבינה, התשובה היא: התכנון מתקדם כדי לבצע את כביש 89. באופן המלא, כמובן זה להאריך את כביש חוצה-ישראל צפונה ולעשות את כביש 89. זה תהליך שייקח כמה שנים. אבל באופן זמני אני מבינה שיש פתרון לעשות את זה בצפון נהרייה. כן, ברמה של כביש עירוני. זו החלטה שקיבלנו. ברמה של כביש עירוני.

ישבנו עם המינהל, סיכמנו את הדברים, בינתיים ברמה העירונית, כדי לשדרג את הכביש. תשובת הגורמים המקצועיים לגבי גשר: אין מקום לעשות שם גשר. מאחר שהרמזור עונה על הצרכים אין צורך לעשות שם גשר להולכי רגל. הרבה יותר דחוף הכביש הזמני הזה, כי זה יאפשר גם הגעה, הכביש הזה הוא בתהליך של קידום הביצוע, לפי הסיכומים שהיו, עד שיבוא הכביש הגדול ויחליף אותו.

תודה רבה. אני מתכבד להזמין את חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שתשאל את כבוד השר בנושא: סכנת כביש 71. בבקשה. אדוני היושב-ראש,

אדוני כבוד השר,

לפני שאני אשאל את השאילתה, ברצוני גם לברך אותך על ההישגים שלך במשרד. כל מי שנוסע בכבישי הארץ רואה את פיתוח התשתיות ובעיקר בפריפריה. אבל לצערי הרב, יש מקומות בפריפריה שזה עדיין לא חלחל ולא הגיע. גם בירידה במספר ההרוגים בשנה זה לא משהו של מה בכך. זה משפחות שלמות שעומדות מאחורי זה. ודווקא בעניין הזה אני רוצה להפנות אליך את השאלה, והיא כזו: בעקבות התאונה, עכשיו כבר אפשר לומר התאונות הקטלניות, בצומת המחצבה בכביש 71, שונה סימון הכביש לקו הפרדה רצוף. בצעד זה לא נפתרה הבעיה, ולמעשה מוקד הסכנה עבר לנקודה אחרת בהמשך הכביש. ברצוני לשאול: 1. מדוע נבחר פתרון זה, שבעצם לא מטפל באמת בעומק הבעיה? 2. מה בכוונתך לעשות בנושא? אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, לגבי כביש 71 קודם כול, מעבר למה שאני אקריא, הכביש הזה הוא חלק מתוכנית "נתיבי ישראל". הוא כביש שכמו הרבה דברים שלא קודמו בעבר, אנחנו כן הצבנו אותו על סדר-היום, אנחנו כן הכנסנו אותו להליך של תכנון, ולצד אותם פרויקטים שכבר תוקצבו לביצוע, הוא פרויקט שתוקצב לתכנון. מדי כמה חודשים יוצאת קריאה ממשרד האוצר: הנה אנחנו מקפיאים, ואז ראש עיר שמוכר לך מוזמן אלי, אני מזמן אותו אם אנשי המקצוע, אותו ואת ראשי הערים מהסביבה, ואנחנו בודקים ומבהירים להם שהתכנון מתקדם כרגיל. הכביש הזה הוא כביש שיש בו צורך, הוא מחבר את עפולה לבית-שאן, הוא פתח לכיוון התובלה שבאה מכיוון ירדן, כל המשאיות וכל שאר הדברים. ודאי שצריך לעשות אותו, והתכנון של הכביש הוא תכנון שמתקדם ולא נעצר. בינואר הוא הופקד ברשות התכנון, יש אפשרות להגיש התנגדויות, נדמה לי עד סוף החודש, והתכנון הזה מתקדם. העלות של הכביש היא 1.6 מיליארד שקלים. זה לא סכום פשוט. אנחנו נעמוד בפני מאבקים לא פשוטים לגבי, אדוני השר, על כל הכביש זה התמחור? כי יש קטעים ששם אפשר, כן, עלות כל הכביש. אני אסביר. כל הכביש מלכתחילה, בתכנון שכרגע מתקיים, זה 1.6 מיליארד שקלים. זה לא מעט כסף, וזה בעידן ובתקופה שאפילו שיהיה לנו שר אוצר חדש, אז אני מניח שיהיה מאבק לא פשוט ויהיה צורך רב להסביר מדוע חשוב להמשיך את הפרויקטים, לא רק אלה שמבוצעים ושווידאנו שכבר יבוצעו, אלא גם אלה שמתוכננים, כי זה דבר שמציל חיים ומשנה את המציאות של הפריסה של האוכלוסייה ושל האפשרות שלה להתבסס ולהתפתח בכל חלקי הארץ. אגב, אנחנו לא משקיעים רק בפריפריה. מטבע הדברים, ההשקעות במרכז הן עצומות, אבל נכון שמשקיעים בפריפריה, ואולי התקופה הזאת מזכירה את תקופת רבין ופואד, תקופת המחלפים הזכורה לטוב, של השקעה שנשאה פירות.

יש לנו כבר הוכחות שהשקעה כזאת היא השקעה שנושאת פירות מבחינה כלכלית, לאומית, בטיחותית, הצלת חיים וכל שאר הדברים. אני חייב להזכיר, לא כדי לקחת קרדיט, פרויקט ענק שעלותו 4.5 מיליארד שקלים, פרויקט רכבתי מחיפה לבית-שאן, אותה רכבת העמק המיתולוגית, ידידתי חברת הכנסת, שכמו שאת יודעת נמצא כבר באמצע הביצוע. אפילו החלומות של פקידי האוצר לבטל אותו, רק אולי באיזה חלום לילה, פתאום כזה לא מתוכנן,

כשהם מקיצים, יודעים שכבר אי-אפשר לממש את התאווה שלהם להפסיק את הפרויקט הזה.

הממשלה החליטה, אנחנו כבר אחרי הבחירות, לא צריך קרדיט, להשקיע, אני לוקח רק את הפרויקט הזה, סכומים עצומים כדי לחבר את הקו של חיפה,

עם כוונה להמשיך את זה גם לחיבור לירדן, חיבור תובלתי. סכומים עצומים, והאזור יודע ומגיב, ואני מניח שכבר חלק מהציפיות גורמות לרצון לגור. אנחנו גם עושים מסוף ביתנים שם, אם היה איפה לגור. אתה יודע, יש מאבקים עכשיו גם על הקרקעות, צודקת. כל פעם בטיפין-טיפין, וצריך למצוא גם איך לשים קורת גג לילדים וגם לקיים את האג'נדה למשל של לגור בפריפריה,

ולהראות שזה אפשרי.

שהדברים לא קורים, לצערי הרב, אבל זה לא המשרד שלך. את צודקת במאת האחוזים. הייתה לי שיחה אקראית עם ראש רשות מקרקעי ישראל, או איך קוראים לזה, מנהל הרשות, ואמרתי לו: מה הבעיה להוציא קרקע ל-1,000 יחידות דיור בבית-שאן ובשדרות ובנתיבות ובדימונה ובכל המקומות האלה? מה, יש מחסור בקרקע? אז אני בהחלט חושב שזה חלק מהבשורות, אני רוצה לומר לך, כאחד שהיה יושב-ראש מינהל מקרקעי ישראל, בהיותי שר הבינוי והשיכון: המינהל בנוי להתחרות עם "פור" גדול מאוד מול משרד השיכון. אין לו שום בעיה מחר בבוקר להוציא עשרות אלפי יחידות דיור. הבעיה היא רק שמישהו צריך לתת לו את ההוראה, זה הכול.

אז אני מקווה,

פקידי האוצר מצד אחד רוצים להרוס תשתיות לפריפריה או למנוע אותן,

אתה אומר, למינהל מקרקעי ישראל יש אינטרס לא לפתח את היישוב או את ההתיישבות באמת, המינהל בנוי גם לכסות את התשתיות. בצורה כזו. אז מה אתם אומרים? בואו נסגור את הפריפריה, נעבור כולנו למרכז,

ובא גואל לישראל. זה קצת מלחיץ לשמוע את הדברים, חברת הכנסת לוי, אני מתאר כאן מציאות לא של תירוצים,

למה לא עשינו. אני מתאר כאן מציאות של ניצחון.

אנחנו עשינו, זה כבר בלתי הפיך, בלתי הפיך. כבר תהיה רכבת. תהיה רכבת, כולם יודעים שתהיה כבר רכבת.

כבר הנחנו אבן פינה לתחנה שליד התחנה ההיסטורית,

כבר בונים אותה. נתתי הנחיה לבנות את התחנות במקביל למסילות, שלא תהיינה אי-הבנות, שלא יתעורר מישהו ויגיד שהוא עוצר. עובדים על הקו משני הכיוונים, גם מכיוון בית-שאן,

חמישה קבלנים שונים. אני התאמתי את עצמי למציאות הישראלית, שפתאום רוצים לעצור כאן פרויקטים, אי-אפשר לעצור. הכול קורה בבת-אחת, גם הקווים, גם התחנות, גם הדברים, את הרי מודעת גם לדברים האלה ולכל המאבקים, וגם הכביש הזה יהיה, מקדמים את התכנון שלו. ואני, כשאמרתי את מה שאמרתי למנהל המינהל, אני מצפה שהממשלה שתורכב, על בסיס ראייה ממוקדת מאוד בבעיות הפנים, אז ודאי תפתור את הסוגיה הזאת של חלוקת קרקע. אני יודע, תפקידנו להזכיר לה. שהנושא הזה נמצא על סדר-היום, אמרתי, אפילו חלוקה. היה רעיון לתת לחיילים משוחררים וכו'. זה דבר שמצוי בידי המדינה. המדינה לא צריכה להיות ספסרית של קרקע, היא לא צריכה להרוויח על הקרקע,

ואני לא רואה, ואני יודע שראש הממשלה, לפחות כמוני, רואה את זה בדרך הזאת. השילוב של התשתיות ושל הבנייה ושל העסקים הוא שילוב שהוא בלתי נפרד. אין טעם לסלול אם לא מקימים בתים, אין טעם להקים בתים אם לא סוללים, נכון.

שני הדברים צריכים להוביל את היזמים להגיד,

כמו "איקאה": אני מקימה סניף בקריית-אתא כי הכבישים כבר מגיעים ועומדים להגיע. וכך היה בדימונה וכך בכל מקום ובכל דבר, אבל זה בוודאי אחד הדברים הראשונים שצריך לעשות.

מעבר לחזון הגדול, אז יש שם מוקדי סיכון בכביש. אני חייב לומר, ואני לא אוהב להשתמש בתירוץ אבל זאת עובדה, כבר בשנה שעברה פנינו למשרד האוצר ואמרנו: את הפרויקטים הגדולים לא הצלחתם לעצור כי מכרזנו אותם, הוצאנו אותם לדרך. למדתי מכל מורי ורבותי פואד, אתה אחד מהם, היה גם שרון, היו אחרים, איך עושים. אבל, יש תחום אחד שכרגע הוא לא מתוקצב, אבל אי-אפשר לעבוד אתו ב-1 חלקי 12, וזה הבטיחות בדרכים, מוקדי הסיכון הבין-עירוניים והעירוניים. אנחנו מבקשים כבר משנה שעברה: תתקצבו את זה. יש בכל שנה כ-60 מוקדי סיכון, חברת "נתיבי ישראל" עם המשטרה, עם כל הגורמים המקצועיים, יושבים ומנתחים היכן מוקדי הסיכון הבולטים, לצערנו, מבחינת הנזק שנגרם שם, ואותם מבצעים. וגם כמובן בתוך היישובים מאתרים את אותם פרויקטים שצריכים לעשות שם. יש כרגע, עוד הפעם פנינו אל משרד האוצר, שלושה מוקדי סיכון נמצאים בכביש 71, נכון. שלושה מוקדי סיכון שחייבים לבצע אותם, ואני מקווה שמשרד האוצר, למרות התקציב של 1 חלקי 12, כן ישחרר ויאפשר לבצע, כי החברה מוכנה לבצע. ודבר אחרון, במסגרת רכבת העמק, מאחר שיש דברים שמשיקים לכביש, יש שלושה קטעים משמעותיים, אני הוריתי להקדים את העבודות שבלאו הכי מתבצעות. מדובר שם על מחלוף ושדרוג הכביש בשלושה קטעים, כך שבמסגרת העבודות על רכבת העמק גם שלושה קטעים בכביש ישודרגו, ובעצם יהפכו להרבה יותר בטוחים. זה סכום של 406 מיליון שקלים שבעצם יוקצה לטיפול בכביש במסגרת העבודות על רכבת העמק. זה כבר יקרה בשנה הזאת ובשנה הקרובה. תודה. רק כדי שיבינו, גם הקהל בבית אבל גם,

נציגיו של מי שעתיד להיות שר האוצר, אסביר מה אומר כביש 71. הוא מקשר את בית-שאן, את הקיבוצים, את המושבים, בין המקום שלהם בפריפריה למרכז, זה אומר משם ואילך לחיפה. זה גם הכביש היחידי שמקשר אותנו בהמשך לכביש 6. ברגע שאנחנו נמצאים, ומה שקיים היום זה נתיב לכל כיוון. אין לך לאן לברוח, חלילה וחס, אם מישהו סוטה בכביש. אני נוהגת בכביש הזה על בסיס כמעט יומי, ואני חרדה כל פעם כשאני עולה לאוטו. אני חרדה לא רק מהנהיגה שלי אלא גם ממי שלפני וממי שאמור לבוא מהצד הנגדי. אני רוצה שאנשים יבינו שבעצם זה נותן גם אפשרות תעסוקה מחוץ לציר המאוד-מצומצם הזה. אבל כמו שאמרת קודם, זה גם משמש כביש להעברה של סחורות, כך שגם כאשר תקום רכבת העמק, מה שאומר,

שכדי להגיע למסופים שלה יצטרכו יותר מעברים ויותר תנועה של משאיות בכביש. דוח של "אור ירוק" אומר ששדרוג הכביש לדו-מסלולי במקטע שבין צומת נבות לצומת בית-שאן, ואני מדברת רק על המקטע של ה-14.9 קילומטר, יכול לחסוך מדי שנה 130 תאונות עם נפגעים, 377 נפגעים, 12 הרוגים בשנה. ואני חושבת שגם מהבחינה הזאת, פרט לטרגדיות האישיות שקשורות בנושא הזה, יש פה ערך כלכלי בל יתואר. אני יודעת שהבטחה להרחבת הכביש ניתנה כבר בשנת 2009. כמו שגם ציינת, צריך לתקצב את זה. אני חושבת שזה חשוב, בעיקר כאשר אנחנו מדברים על פיתוח הפריפריה ועל היכולת לתת לאותם אנשים את האפשרות להתקדם בלי לעזוב את כור מחצבתם, בלי להיפרד מהמשפחה. כי אני רואה בני גילי, לא נעים לי להגיד, אבל בני כיתתי כמעט לא נשארו, וזה כוח צעיר שיכול להוביל את המקומות האלה הלאה. לצערי הרב, הנתונים האלו גורמים לכך שלא מעט צעירים עוזבים את המקום, ולכן גם היכולת של המקום להתפתח הולכת וקטנה.

אני מודה לך. אני מתכבד להזמין לשאלה נוספת את חבר הכנסת עפר שלח. בבקשה.

אני בדקתי את הנושא של כביש 71. להבנתי, יש שם התנגדות של קיבוץ אחד בלבד. זאת אומרת, אתה הצגת את זה כאילו עוד יש זמן להציג התנגדויות, האינפורמציה שניתנה לי, גם מראשי מועצות באזור וגם מתושבים, היא שיש בעצם בעיה עם התנגדות של קיבוץ אחד בלבד, ולמעשה מע"צ יכולים להתחיל, או שאפשר לפתור את הבעיה הזאת. אני רוצה את התייחסותך, אם אתה יודע, האם אכן זו הבעיה והאם אכן אפשר להתחיל בעבודות או לפחות בחלקן. נושא נגזר, אתה התייחסת גם לעבודות במרכז, אני רוצה לשאול לגבי מצב ההחלטה והעבודות בנת"צ הדמים ברחוב ז'בוטינסקי בפתח-תקווה. אוקיי. לגבי הנושא של כביש 71, התוכנית הופקדה. יש הליך, וככל שיהיו פחות התנגדויות הוא יוכל להתקדם. יש פרק זמן גם להתנגדויות. התהליך יוכל להתקדם, הוא כל הזמן מתקדם, הוא לא הוקפא לרגע אחד. כאשר התוכנית תגמור את שלב ההתנגדויות והיא תהיה מוכנה, ואתה אומר שבסוף החודש הזה היא תסיים. אז תעלה סוגיית התקצוב של 1.6 מיליארד שקלים, היא לא מתוקצבת כרגע בתקציב המדינה. הוויכוח יהיה גם על תקציבים שכבר קיימים, ואנחנו נצטרך למצוא את הדרכים מול משרד האוצר ולחפש את הדרך הכי נכונה איך כן מבצעים את הפרויקט הזה בלוח זמנים. אלא ששני הדברים האחרים שאמרתי, שלושת מוקדי הסיכון והשלכת העבודות ברכבת העמק על הכביש,

לגבי מוקדי הסיכון, אני מקווה שמשרד האוצר ישחרר מהר את האישור, לגבי המפרדות והפרויקט של רכבת העמק, הוא מתוקצב ומתבצע. מעל 400 מיליון שקלים, זה כן יושקע.

יש עוד כמה כבישים, דיברת גם על דוח עמותה וכו'. תנופה כזאת כמו שיש עכשיו, ושפואד לא ייעלב, לא הייתה מעולם בהיקפים האלה. השנה הזאת יושקעו כ-15 מיליארד שקלים בכל תקציבי הפיתוח, שכולל כמובן כ-60% השקעה בפרויקטים של תחבורה ציבורית ו-40% בפרויקטים של תשתיות רגילות. אבל תמיד הצרכים מרובים. יש למשל כביש 38 לבית-שמש, שהוא כביש אדום, שערוכים כבר לבצע, והאוצר, לא הצלחנו לנצח בעניין הזה. יש הכביש מכפר-סילבר אשקלון, שמוביל לכיוון צומת קסטינה. לא בכל כביש היו ארבעה הרוגים בשלושה ימים כמו בכביש 71. לא לא, יש שם כבישים אדומים שנמצאים בדוח של משטרת התנועה האחרון, אגב, בניגוד לכביש 71, שהיו ארבעה הרוגים אבל לפני שנה לא היו.

כבישים אדומים שאני לחצתי מאוד, כמו על הכביש הזה, כן לטפל בהם, וזה כאילו פחות כלכלי, והם אכן אושרו במסגרת התוכנית. אבל שני הכבישים האלה,

שמוכנים לביצוע כביש 38 הוא כביש אדום מאוד, משרד האוצר שם את הרגל, הצליח להכניס את זה ל-1 חלקי 12. אנחנו כמובן מטפלים. אבל היום יש דבר אופנתי, שבכל כביש שחלילה יש בו תאונה, אני לא אומר את זה באירוניה גדולה מדי, אז כל ראש רשות או סגנו כבר שולחים מכתב.

אני רק רוצה להודיע שמעבר ל-15 מיליארד האלה, אם היה לי עוד טריליון דולר אז גם כן היה לי איפה להשקיע אותם עכשיו: בכל הכבישים שהתחילו מימי המנדט או מימי הטורקים ועד היום. בתהליך צריך לבצע ולטפל בכול, ואנחנו שמנו דגש על הדברים. לגבי ציר ז'בוטינסקי בפתח-תקווה, זה ציר בנוי. היו בו הרבה תאונות, באופן חריג. אני לא אכנס כרגע לניתוח הנושא. יש שלושה צוותים שיושבים על הנושא הזה: 1. זו מבקרת משרד התחבורה, שהיא סמכות, שהתבקשה לבדוק אחורה את כל תהליך קבלת ההחלטות. טוב, זה נוגע למינהל. זה לא פותר את הבעיה בשטח. לא לא, אני אומר שיש שלוש ועדות. הראשונה, לבדוק את כל התהליך שהתחיל, משלב התכנון, קבלת החלטות, פניות, דיונים,

מה עשו. זה במובן הביקורתי. הצוות השני, שהוא החשוב ביותר, בודק איך להיערך עכשיו ולבדוק, הכביש סגור, בהנחיה, האם ניתן לפתוח אותו שישמש כנת"צ או לא, לאור פתרונות או הצעות כאלה ואחרות שיכול להעלות צוות מקצועי שבודק את הדבר הזה. הצוות השלישי, לצערנו, בעקבות האסון האחרון, של דריסת שני הצעירים למשפחת חכם, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בודקת, המדען הראשי עומד בראש הצוות, בדיקת עומק של התאונה עצמה. מאחר שהתברר שאין בדיקה לעומק של מה באמת היה שם, אז הדבר הזה ודאי כבר מתרחש, ובקרוב נקבל, אני מבין מזה שעדיין אין אפילו פתרון מוסכם, שלא לדבר על עבודות. אין כרגע, הפתרון, כשאני נחשפתי לראשונה, אחרי התאונה האחרונה, אז הוריתי למנכ"ל: קודם כול תסגרו את הכביש. זה הפתרון קודם כול. יכול להיות שכל התוכניות הן בסדר.

יש נת"צים כאלה בכל העולם, נת"צ אמצע, ויש גם בבת-ים, יש גם בירושלים ויש במקומות אחרים. זה לא שמישהו הביא כאן קונספט הזוי. הוא קיים. אני יכול רק לומר, אני לא אכנס עכשיו לכל הדברים, אבל לפני התאונה האחרונה כבר טופלו שם דברים בעקבות התאונות הקודמות. שמו שם שילוט, עשו שם שינויים בכל מיני דברים, שלא מנעו את התאונה האחרונה. אז זה קודם כול ייבדק, ועד שלא תהיה סבירות מאוד גבוהה שאפשר לפתוח את זה כנת"צ, זה לא ייפתח.

יושבים מומחים על כל הדבר הזה, ואני אומר עוד פעם: אנחנו לא יודעים מה היה בתאונה, והדברים האלה גם כן נבדקים. אני רק רוצה להגיד שכל אחד, היו פחות מ-300 הרוגים בשנה הקודמת. המספר הוא מבהיל, אבל זה המספר הכי נמוך זה 50 שנה.

ביום שיצא הלהיט הראשון של ה"ביטלס", נדמה לי Love Me Do, זה היה ב-1962, זה היה מספר ההרוגים במדינת ישראל, כאשר מספר הרכבים היה 1 חלקי 30, כלומר באופן אמיתי, לא באופן יחסי למספר הרכבים, וזה כתוצאה מפעילות משולבת, תשתיתית, אכיפתית, הסברתית, חינוכית, שאנחנו רוצים להגביר אותה ולעשות אותה גם הלאה. יש מגמה של ירידה. והשנה, אגב, בחודשיים וחצי האלה, עם כל האסונות האלה, עדיין יש ירידה, אפילו ביחס לשנה שעברה. תאורה, אני כל יום בבוקר מקבל דוח. אדוני השר, אין עוררין על המגמה.

אז אני אומר, כדי להגיע לתוצאות כאלה, צא מתוך הנחה שהדברים נבדקים, וכשנחשפות בעיות הן מטופלות. לפעמים קורים דברים, ובהחלט צריך לבדוק ולהפיק לקחים. כשלא הייתה תאורה בכביש דימונה באר-שבע, וזה היה כמו במערב הפרוע בימיו הפחות טובים, אז ישבנו עם ראש העיר ומצאנו פתרון, ועשינו את התאורה. זה גם היה כביש אדום, המערב הפרוע היום זה,

ימיו הטובים שלפני ימיו העוד יותר טובים.

התאורה לא היה הרוג בכביש הזה. אנחנו מגיבים. אנחנו מגיבים, אנחנו בודקים. לא כל דבר הוא ברמה של שר, גם עושים את הדברים. חברת "נתיבי ישראל", מע"צ לשעבר, היא חברה רצינית. היא בודקת את מוקדי הסיכון, היא עושה סטטיסטיקות, היא מטפלת בדברים. יש לנו סמנכ"לית לתשתיות שעובדת מול ראשי הרשויות. לגבי מוקדי סיכון, אתה רואה מעגלי תנועה, זה לא רק ליופי. באופן סטטיסטי זה מפחית תאונות בצורה מדהימה בכל מקום שעשו את הדברים האלה. אני אומר: סך הכול המגמה היא חיובית. כל אחד שנהרג או נפצע זה אסון, וזה עולם ומלואו, ואין נחמה בדברים האלה. תפקידי לבחון האם מתבצעים הדברים הנכונים, האם מקודמת המדיניות הנכונה, האם מופקים לקחים, האם יש מודעות. המודעות יכולה לבוא גם בחשיפה תקשורתית, זה בסדר גמור, וגם באמצעים אחרים,

כך המערכת עובדת. עוד לא היה מי שרצה להיפגש אתי על סוגי הדברים האלה, לאו דווקא ראשי ערים, שבא עם איזו בעיה, ולא הסכמתי לפגוש אותו. לפעמים באים אנשים עם רעיונות שהם רעיונות עצמיים, ואנחנו גם כן מתייחסים. הציר הזה בפתח-תקווה, קרה בו מה שקרה, הכול ייבדק. למה קרה, ייבדק מה צריך לעשות. עד שלא יהיה ביטחון, הציר יהיה סגור.

הציר הזה מיועד במקורו לשמש תוואי הרכבת הקלה. בינתיים נתיב התחבורה הציבורית הוא במקום נסיעת הרכבת הקלה. הרכבת הקלה, כידוע לך, לראשונה מאז אלפיים שנה התחילו עבודות מפתח-תקווה עד בת-ים, "הקו האדום", מה שנקרא. השקעה עצומה, מדברים על השקעה של 14 מיליארד שקלים שהמדינה תקצבה, והולכים להקים קו שיסיע כ-200 מיליון נוסעים בשנה. זה בנוסף על כל ההשקעה העצומה האחרת. וחיבור הפריפריות אמור להוביל אותנו לרמת תחבורה, תנועה כמקובל במדינות המתוקנות, ועם כמה שפחות נפגעים. תודה רבה. אני מודה לך. מכובדי, אני מודה לך, אדוני השר. אני גם שמח שאתה ממשיך בתפקידך. אני עוד לא יודע באיזו ממשלה, אבל ההנחה היא שכן תקום ממשלה, ואני שמח שאתה ממשיך בתפקידך כי, אני מודה, אתה עושה עבודה טובה מאוד. לי הייתה הנחה שהשבוע אנחנו נעסוק באישור כינון הממשלה. כפי שעיניכם רואות אין דבר כזה. הייתה צריכה גם להיות סקירת שר הביטחון, הצגת ממשלה, הנחת תקציב. אני נאלץ לנעול את ישיבת המליאה.